גברתי השרה, רבותי חברי הכנסת,

היום יום שלישי, כ"ז באייר תשע"א, 31 בחודש מאי 2011 למניינם,

הודעה

מסקנות ועדת העבודה,

השתייה, הצעתו של חבר הכנסת מגלי והבה.

בעניין קובלנתו של חבר הכנסת אחמד טיבי נגד חבר הכנסת דני דנון.

תודה למזכירת הכנסת.

נא להפעיל את

רבעון, אדוני, זה שלושה חודשים, מינואר עד מרס. ולתפארת מדינת ישראל. ומי אמר שאין צמיחה במשק? תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת דני דנון, ואחריו, טיבייב.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

ממשלת ישראל מתכוונת, אדוני היושב-ראש, להעביר עשרות אלפי דונמים למגזר הבדואי בנגב, עשרות אלפי דונמים שפשוט פלשו אליהם.

באוזלת יד, באה ואומרת: אני לא נאבקת בתופעה הזאת, אני מוותרת. אנחנו רואים את ההקצנה במגזר הבדואי גם בנושאים אידיאולוגיים וגם בנושאים של אכיפת החוק. הנושא של גנבת מתכות, נושא מהותי, שהיום בנגב קשה מאוד להשאיר משהו בלי שייכנסו ויגנבו אותו. כולנו מודעים לכך. אתן שתי דוגמאות, אדוני היושב-ראש. רק לאחרונה נגנבו מבסיס חיל אוויר שמונה מנועים של מטוסי קרב, וכנראה שזה גנבי מתכות. לפני כמה חודשים, מסילות רכבת, את פסי המסילה מפרקים בלילה. מדובר בסכנת נפשות. מדינת ישראל, במקום לאכוף את החוק, לתגבר את האכיפה במגזר הבדואי, היא באה ואומרת: אני מוסרת את אדמות המולדת

חבר הכנסת דנון, רק אני רוצה להעיר הערה, שקודם כול יש בוודאי פורעי חוק מהבדואים ופורעי חוק יהודים ופורעי חוק מכל המגזרים, ויש גם אנשים טובים בכל המגזרים. במדינת ישראל אנחנו נצטרך למצוא פתרון, והלוואי שהייתי יכול לשכנע את הבדואים, אחר כך כנראה יהיה לי גם לשכנע אותך. אבל צריך למצוא פתרון לבעיה שבה בכלל מישהו חושב שהוא יכול לפלוש לאדמה. צריך להסדיר את עניין הבדואים. הלוואי שחברי הכנסת הערבים היו עוזרים לי עם הצד הבדואי, אחרי זה היינו מתמודדים גם עם הצד הישראלי. הם אזרחי מדינת ישראל, וצריך למצוא פתרון, לכפות אפילו, אבל צריך למצוא פתרון. אבל יש אנשים טובים ויש אנשים רעים בכל האנושות. כי פעמים היו אומרים: אני חי בארץ הזאת כבר 300 שנה, אבל תמיד היו אומרים: היהודים הם כאלה וכאלה, ואנחנו היינו מאוד מאוד מזדעזעים. רבותי, חבר הכנסת טיבייב מקדימה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אברהים צרצור. שימו לב למספרים הצועקים, בשבוע האחרון נהרגו 23 בני אדם על הכבישים. 13 מהם נהרגו במהלך סוף השבוע. אני לא רוצה באמת להקריא את כל הרשימה. חבל, כי כל שבוע אנחנו עושים את זה. אבל עוד פעם ועוד פעם אני חוזר ואומר אותו דבר. במהלך השבוע, 23 הרוגים בכבישים. מקום המדינה נהרגו 31,070 אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור, ואחריו, אריה אלדד. כבוד היושב-ראש, גברתי השרה, אני רציתי בהתחלה, כבוד היושב-ראש, להודות לך מקרב לב על התשובה שלך לגבי ההערות של חבר הכנסת דנון. אתה חסכת מאתנו דברים שרציתי מאוד להגיד, ביקורת נוקבת לגבי דברים שלא היו אמורים להיאמר בכנסת ישראל. הדבר האחר, כבוד היושב-ראש, אתה יודע מי ממנה לנו, המוסלמים במדינת ישראל, את השיח'ים, את המואזינים במסגדים? השיח'ים אמורים להוביל את ההמונים לשעריו של אללה, של אלוהים, ועדה המורכבת מחמישה חברים, שבראשה עומד יושב-ראש או מנהל האגף לעדות הלא-יהודיות, דרוזי במוצאו, ושתי נציגות משרד הפנים, יהודיות במוצאן. אני אקדים ואומר: אני לא אמרתי דרוזי ולא אמרתי יהודיות בגלל שיש לי משהו נגדם, אבל אני מדבר על ועדה שאמורה למנות שיח'ים שיש להם תפקיד הלכתי, והוועדה אמורה להיות ועדה מקצועית שיש לה קשר וזיקה לאנשים האלה. ושניים מוסלמים: אחד מפקח על המסגדים והשני מנהל את תחום המוסלמים. אני חושב שהגיע הזמן, כבוד היושב-ראש, שהבושה הזאת תבוא אל סיומה, ואכן, מי שימנה לנו את השיח'ים, כמו בסקטור היהודי וכמו בסקטור הדרוזי, יהודים ודרוזים, אצלנו יהיו מוסלמים, שיודעים את העשייה הזאת בצורה הטובה.

תודה רבה. חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, חבר הכנסת, מי יש לנו פה? חבר הכנסת אייכלר, אתה לא הצבעת, אייכלר, הנה כדי לעשות סדר. חבר הכנסת אייכלר, בסדר גמור. בבקשה, חבר הכנסת אלדד, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי הכנסת, הרמטכ"ל נדרש היום שוב לפרשת פריצת הגדר במג'דל-שמס ופריצת מאות ערבים לשם, והגדיר שוב את האירוע כאירוע לא טוב. לא טוב, זה, נא להנמיך את הרמקול.

לא טוב, זה ציון שנותן שופט ב"כוכב נולד". בעיניו של הערבי שפרץ את הגדר והגיע ממג'דל-שמס ליפו ואמר: אמרו לי שיש מוקשים ואמרו לי שיש חיילים, ולא שוטרים ולא חיילים ולא מוקשים, זה אירוע מכונן. ואם הצבא לא יבין את המשמעות הזאת, יהיו לנו אירועים לא טובים רבים, ואולי לא טובים מאוד-מאוד-מאוד, ואולי הרבה מאוד הרוגים, כי מי שלא מבין שאם לא יקנו עכשיו ויציידו עכשיו,

יישובים,

בהרבה מאוד נשק לפיזור הפגנות, נשק אל-הרג, יהיו הרבה מאוד הרוגים בדרך. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אפללו, איננו. חבר הכנסת מולה, האם אתה, כן, מולה. בסדר. אחריו, חבר הכנסת פיניאן.

לפני כמה שבועות ציינו הערבים את יום הנכבה להקמתה של מדינת ישראל, והנה אני שומע בכלי התקשורת הישראליים, ברובם הגדול, ביומיים האחרונים, שהם הולכים לציין את יום הנכבה של ירושלים. במקום לשמוח על יום ירושלים, כל היום מקוננים עליה, מספידים אותה. אני שומע כל הזמן קינות על ירושלים שנכבשת בידי החרדים. במקום לקיים את מה שכתוב בישעיהו: "שמחו את ירושלם וגילו בה כל אֹהביה שישו אִתה משוש כל המתאבלים עליה" וחז"ל אומרים: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" אז הם פשוט מקוננים, ההיפך. אני רוצה לומר שגם בתקשורת הממלכתית, גם ברדיו וגם בטלוויזיה, רוב התוכניות הן מה עושים כדי להתגבר על הסכנה הגדולה של ריבוי הילדים החרדים בירושלים. הנביא אומר: "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחֹבות ירושלם, ורחֹבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחֹבֹתיה". אין דבר יותר טוב ויותר גדול מאשר ילדים יהודים, ולא משנה אם הם חרדים, חילונים, אשכנזים או ספרדים. כל אוהבי ירושלים אוהבים את כל הירושלמים, ומי ששונא חלק מירושלים שונא את ירושלים בעצמה.

כל ילדי ירושלים תחת ריבונות מדינת ישראל, כל ילדי ירושלים, וכל מי שחי בירושלים. העיקר שתהיה ריבונות ישראלית. חבר הכנסת מולה, בבקשה. אני קראתי לאפללו, הוא לא היה.

למה לא?

חבר הכנסת מולה, אני מבקש את סליחתך. אתה מסכים שאפללו יהיה?

חבר הכנסת אפללו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה. השבוע פורסם דוח מעודכן של ההסתדרות הרפואית בישראל, ושוב אנחנו רואים את הנתונים הקשים של חוסר השוויון בין הפריפריה למרכז הארץ. אבל אתה יודע, זה כמו נאום של דז'ה-וו, חוזר על עצמו, ואנחנו מדברים על הפערים. אדוני היושב-ראש, אני רק אומר שעל כל ילד שנולד יש פי-שניים תמותה בפריפריה. זה נתון מזעזע. אני לא רוצה להאריך, כי זה לא הזמן. אני רוצה רק לומר משהו קטן,

תראה את העידוד. יש שביתת רופאים, ויש עידוד שמדינת ישראל צריכה להגיד. בוא ואני אגיד בשני משפטים: תוספת שכר בזה רוצה מדינת ישראל לעודד, למנהל מחלקה בפריפריה לחודש זה 1,400 שקל, מנהל מומחה בפריפריה, 1,040 שקל לחודש, ותוספת למתמחה, 110 שקל. עם זה שר הבריאות ושר האוצר רוצים לעודד ולפתור את הבעיה של ההשבתה של הרופאים, הם צודקים בהחלט. תודה רבה, אדוני.

רבותי, כולם צריכים להספיק, ולכן אני מבקש. נא להנמיך את הרמקולים. משהו השתפר יותר מדי במערכת הכריזה. חבר הכנסת ציון פיניאן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השבוע נחתם הסכם עם ארגון המורים העל-יסודיים, והרפורמה בחינוך יצאה לדרכה. אין ספק, זו רפורמה חיובית וחיונית, שלמעלה מעשר שנים נמשכים הדיונים לאישורה. זו היסטוריה במערכת החינוך בארץ. במסגרת הרפורמה המורים ישהו יותר שעות בבית-הספר, ושכרם יעלה בכ-51%. כמו כן, מורים מצטיינים יזכו לבונוסים. אחת הנקודות החשובות היא שילובם של עובדי הוראה מעולים. את הצלחת הרפורמה אפשר יהיה למדוד בעוד כעשור. אך נזכיר, וכדאי לזכור, שבשנת 2000 ניסו להחיל את הרפורמה "עוז לתמורה" למשך שלוש שנים בחמישה בתי-ספר: באשדוד,

בגדרה ובשני בתי-ספר בקריית-מלאכי. בתיכונים שבהם בוצעה הרפורמה, אחוז הזכאים לבגרות עלה פלאים ב-24%. לפי בדיקות שנערכו בבתי-הספר הנ"ל, נמצא שבנוסף להישגים ברמת הלימודים, הרפורמה הביאה גם לירידה משמעותית בנשירת התלמידים ובהיקף האלימות בבתי-הספר. אני רוצה לברך את ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר על העוז בהחלת הרפורמה והתמורות שהיא תביא למערכת החינוך בארץ.

חבר הכנסת מסעוד גנאים. אחריו, חבר הכנסת כצל'ה, יעקב כץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תחילה, אמירתו של חבר הכנסת דנון ראויה לכל גינוי, כי זו אמירה גזענית. להכליל ולהגיד על הבדואים שהם גנבים ולכרוך את זה בדרישות הלגיטימיות שלהם, אני חושב שזו גזענות. אדוני היושב-ראש, תתאר לך שכורכים את דרישותיה של ישראל ב"גנבים היהודים" למשל. אין גנבים יהודים? אין.

צדיקים כולם. אין גנבים.

אז זו אמירה גזענית שראויה לכל גינוי.

בקשר למה שאני רוצה לדבר, אדוני היושב-ראש, בליכוד יש גנבים? אם הולכים לבתי-משפט, מלא, חקירות.

לא לקרוא קריאות ביניים, כי זה על חשבונו של מסעוד. לא מדברים עם אנשים ביציע, אדוני היושב-ראש,

ירושלים כיכבה בנאומו של ראש הממשלה בקונגרס, והוא הדגיש שהיא בירתה המאוחדת של ישראל. אבל בפועל ובמציאות, ירושלים היא עיר מחולקת, היא קרועה ואינה מאוחדת, וכל מפעל הבינוי, שמטרתו ייהוד ירושלים, מוכיח זאת ומעמיק את החלוקה. מחזיק תיק מזרח-ירושלים בעיריית ירושלים, ששמו יקיר שגב, התראיין לפני זמן מה, והוא אמר: "לא נאפשר לתושבי מזרח העיר לבנות כמה שהם צריכים, אני לא חושב שהמשימה הכי חשובה היא לפתור את מצוקת הדיור של מזרח-ירושלים. בסופו של יום, אנחנו נסתכל גם על המצב הדמוגרפי בירושלים, כדי לראות שבעוד 20 שנה אנחנו לא מתעוררים לעיר ערבית". אדוני היושב-ראש, זו אמירה שמדגישה שירושלים המזרחית היא כבושה, היא עולם נפרד, ואף מסע "ריקוד דגלים" שיעבור דרך שיח'-ג'ראח או סילואן לא יאחד אותה.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת יעקב כץ, הלוא הוא כצל'ה. אחריו, חבר הכנסת מולה. חזרנו לקדימה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חג שמח. יום ירושלים שמח.

ובחדשות ערוץ-2 שמעתי שיחה או הקלטה של בחור שהשב"כ, המחלקה היהודית, ניסתה לגייס אותו לעבודה בשב"כ בתחומי היישוב סוסיא. אני ממש פונה ליושב-ראש: יש איזושהי קונצפציה בשב"כ, אני כבר הופעתי פעם בפני המחלקה היהודית בשב"כ. אני פניתי, ביקשתי ואמרתי: תבטלו את המחלקה היהודית, תעשו מחלקה ייעודית, אבל לא יהודית. הם החליטו פעם, ואולי היו לזה סיבות בזמנו. מדובר היום על מאות אלפי אנשים שחיים בשטח, וכיוון שהמחלקה הזאת ממומנת בעשרות מיליוני שקלים, היא צריכה לנסות להביא תוצאות. אבל תוצאות אין, משום שהציבור ביש"ע,

הוא ציבור נפלא, ואין מחבלים, אין מסתננים, אין פושעים ואין אנשים שהם פורעי חוק. לנסות "לאנוס" את המפה לשטח ופעם אחר פעם לנסות לקחת בחורים טובים, לגייס אותם לשב"כ במגמה להפעיל את האחרים ואת החברים שלהם, יש בזה טעם לפגם. אני פונה פה לראש הממשלה, שהוא בעל הבית של השב"כ, אליך יושב-ראש הכנסת ואל חברינו השרים וחברי הכנסת: אנא מכם, את המחלקה היהודית בשב"כ,

תודה רבה. חבר הכנסת מולה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת בן-ארי. אחרי זה אנחנו מגיעים לאלה שהצביעו, ועפו אגבאריה הוא הראשון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו קיימנו היום בוועדת העלייה והקליטה דיון בנושא הגיור במדינת ישראל.

אני רוצה לשבח את צבא-הגנה לישראל על מה שהוא עושה בתחום הזה, על זה שהוא מצליח לתת מענה, מה שבאזרחות לא הצלחנו לתת. אדוני היושב-ראש, אלפי צעירים עוברים דרך צבא-הגנה לישראל ומוצאים שהם שווי זכויות במדינת ישראל, ואני רק מקווה, גם אחרי שעברו את הליך הגיור, שכשהם ילכו להתחתן לא יהיה עוד רב כמו הרב שרמן שיפסול אותם ושיאמר להם: אתם לא יכולים להתחתן. יחד עם זאת, אני רוצה גם להעריך את פועלו של הרב חיים דרוקמן, על מה שהוא עושה בתחום הזה.

באזרחות אנשים לא באים פשוט להתגייר. הקשיים בדרך הם רבים מאוד. אני חושב שעל החברה הישראלית, במיוחד על הממסד הדתי האורתודוקסי המקשה, ובמיוחד החרדי קצת, לפתוח את הלבבות ולאפשר לאלפים שרוצים לבוא לחלקו של העם היהודי לתת להם להיכנס. עוד משפט אחד, יחד עם זאת, יש שם ועדת חריגים. זו לא ועדת חריגים, זו ועדת אפליה שאין לה סטטוס, אין לה בעל הבית, היא פוסלת ולא מאפשרת לאנשים להתגייר. זה נורא עצוב. תודה רבה לחבר הכנסת מולה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אחריו, חבר הכנסת בילסקי, ואחריו, חברת הכנסת תירוש. כך אנחנו מסיימים את אלה שהצביעו. אחרי זה נעבור לכל אלה שביקשו, כי יש לנו זמן. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. גם את, חברת הכנסת.

חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לקדם בברכה את מיישבי העמק, עמק יזרעאל, ובראשם ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר, ביום המיוחד הזה של 100 שנים ליישוב וההתיישבות היהודית בעמק יזרעאל. פרשת השבוע שלנו, פרשת נשא. ישנו מנהג יהודי: כל ערב שבת האב מברך את בניו בברכה שמופיעה בפרשת השבוע שלנו: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו לאמור,

יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

ואכן כך נוהגים במשך 3,500 שנה עם ישראל, הכוהנים בבית-הכנסת, הכוהנים בבית-המקדש. לפני כ-30 שנה פרופסור גבי ברקאי מצא במערת עוזא בכתף-הינום שני לוחות כסף ועליהם הברכה המיוחדת הזאת, ברכת הכוהנים. היום הזה היתה שדולת ירושלים בחפירות, ובעצם במנהרות שמתחת לעיר-דוד, שמובילות עד הכותל המערבי, למרגלות הר בית-קודשנו, ושוב פעם למדנו איך אנחנו נאחזים בשורשים היהודיים, השורשים שעם ישראל בעצם העמיק פה בירושלים ובמקום המקדש 3,500 שנה. ביום חגה של ירושלים נברך ונתברך באותה ברכת כוהנים, שהקדוש-ברוך-הוא ייתן לנו ברכה וישמור עלינו מכל משמר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בילסקי.

אף-על-פי שלא נקלטת. אדוני היושב-ראש, ברכות לידידי הטוב אייל ולכל החבר'ה הנפלאים מהעמק. אדוני היושב-ראש, הפעם אני רוצה לדבר על תאונות הדרכים. עמדתי פה בשבוע שעבר ודיברתי על כביש הערבה, ושם שילמנו מחיר יקר של 30 הרוגים בחמש שנים האחרונות. עוד לא הספקתי לדבר על כביש הערבה, והנה בשבוע האחרון, אדוני היושב-ראש, למעלה מ-20 איש נהרגו בכבישי ישראל. אתמול נהרגה רוכבת על אופנוע, שלשום רוכבי אופניים. כמה עוד אפשר לשלם את המחיר של ההרוגים בתאונות דרכים? אני באמת פונה לשר התחבורה, שהממשלה מינתה אותו במיוחד להיות השר שאחראי על המאבק בתאונות הדרכים: אנא ממך, אכיפה, חינוך ותשתיות. אלה שלוש המלים שתפסקנה את הקטל הזה בדרכים. חבל על דאבדין. אנחנו מאבדים את מיטב בנינו בכבישים, אנשים שקמו בבוקר, יצאו לעמל יומם ולא חזרו הביתה. אני פונה לשר ומבקש ממנו: אנא ממך.

חברת הכנסת תירוש, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת וילף וחבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה לברך את בית-הספר "רתמים" באשדוד, שתלמידי כיתות ו' שלו זכו בפרסים המשמעותיים ביותר בפסטיבל באיטליה, פסטיבל הקולנוע לנוער. כדרכי מדי יום שלישי, אני רוצה לציין היום 1,801 ימים לשביו של גלעד שליט, ורוצה לקוות שלא נאמר זאת שוב ושוב מדי שבוע באופן כל כך יבש, אלא באמת שתהיינה תוצאות. אולי באותה נשימה אני רוצה לציין שבימים אלו מתקיימת הצגת יחיד בתיאטרון "הקאמרי", הצגה על פולארד. אני השתתפתי בה בשבוע שעבר.

אני רוצה להמליץ בפניך אולי להביאה אפילו לכנסת ישראל על מנת שחברי הכנסת יוכלו לצפות בהצגה ולהבין מקרוב גם נתונים, גם עובדות וגם את מצבו הקשה מאוד של פולארד, שאין לי מלים עדינות יותר מאשר לומר נכוחה: נזנח והוזנח על-ידי גורמים בממשלות ישראל, לא ממשלה אחת. אני חושבת שהגיע הזמן להקים קול צעקה בעניין וללחוץ ולעשות מעשה ולהביאו ארצה.

חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה.

חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך גם את מיישבי העמק ואת ראש המועצה אייל בצר ואת חברתי לסיעה השרה אורית נוקד, שתנאם מאוחר יותר לכבוד היום הזה של ציון 100 שנים להתיישבות בעמק יזרעאל ובהחלט על המחויבות שלה ושלנו להתיישבות העובדת, וגם את חברי "יוריקה", תוכנית המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי, שמכבדים אותנו פה, ובכלל את מעמדה של ישראל בתחום הזה. מחר, 1 ביוני, יצוין עשור לפיגוע הנוראי שהתרחש במועדון ב"דולפינריום" בתל-אביב. בפיגוע נרצחו 21 בני-נוער תמימים שטרם הספיקו ליהנות מהחיים ועוד כ-120 נפצעו, חלקם באופן קשה. זהו פשע נגד האנושות, ואנחנו כואבים עד היום הזה את הפשע הזה. לזכר הנרצחים אני מבקשת לקרוא את השמות: קטרינה קסטניאדה, ראיסה נמירובסקי, יבגניה דרופמן, יוליה סקליאניק, אירנה אוסדצ'י,

אורי שחר, סרגיי פאנחיסקוב,

אלכסיי לופאלו, סימונה רודין, רומן דז'אנשוילי, מריאנה מדבדנקו, יוליה נלימוב, דיאז נורמנוב, אירנה נפוניאשצי, איליה גוטמן, מריה טגילצ'ב, מרינה ברקובסקי, ילנה נלימוב ויאן בלום. יהי זכרם ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיכאלי, ואחריו, חבר הכנסת טיבי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום ראיתי בעיתון ש-100,000 ישראלים זכו לדרכון גרמני ולאזרחות גרמנית. יש הרבה קריטריונים, שאחד מהם, ולא אקריא את כולם, הוא שמי שנולד לאבא שהיתה לו פעם אזרחות גרמנית, אפילו אם הוא לא חי בגרמניה ונולד באיזשהו מקום בעולם, הוא זכאי לאזרחות גרמנית. 100,000. רק לפני שבוע, כשהיתה הנכבה, לזכר הנכבה, היה גם כן משהו בעיתון: שישראל שללה את אזרחותם של 140,000 פלסטינים. היום מציינים את יום ירושלים, כאשר אנחנו רואים כ-500,000 יהודים וכ-300,000 ערבים. האם באמת ירושלים היא מאוחדת? כולם יראו שלא. האם באמת האזרחים הערבים במזרח-ירושלים זוכים לדמוקרטיה, מה שהתפאר ראש הממשלה?

עובדה שבמדינת ישראל שוללים אזרחות, ואפילו גרמניה נותנת אזרחות. מוסר השכל. תודה רבה. אני מקווה שלא יקום איש בישראל ויאמר שישראל תהיה נקייה מאנשים שהם לא יהודים.

אני מקווה שלא יאמרו, אדוני, תיקון: המשפט הזה לא נאמר. סילפו את דבריו. שני שרים חסרי בושה עשו מעשה נבלה.

תודה רבה. מגיעה לי ההערה הזאת? אני רק זוכר את, אני זוכר את שירו של מחמוד דרוויש, אני הייתי בעד, אתה התכוונת למשהו אחר. אני התכוונתי, אומר מחמוד דרוויש בשירו המונומנטלי הפלסטיני שהוא רוצה, אני מציע לך, קחו,

הוא מדבר על יהודים,

טיבי. אנחנו לא נקיים עכשיו דיון. אבא שלי לא תרגם את הקוראן בגלל דבר כזה או אחר. הוא תרגם את הקוראן כי הוא ידע ערבית והעריך מאוד יצירה של אדם באשר הוא. הוא היה יהודי חם, גם תלמיד חכם. תודה רבה, חברים. גמרנו את הוויכוח. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אנחנו נוכל לחיות כאן עם ויכוח, גם עם חבר הכנסת עפו אגבאריה וגם עם חבר הכנסת טיבי. אני לא אוותר להם, הם לא יוותרו לי ואנחנו נחיה יחד. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לברכות לתושבי עמק יזרעאל ולחברים שהגיעו מהפרלמנטים השונים בעולם לכנס מכובד מאוד שהתקיים היום בראשותו של חברי מאיר שטרית, יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, כנס "יוריקה" שהיה פה בכנסת. אדוני היושב-ראש, ערב יום ירושלים. דוד המלך בתהילים קכ"ב אומר: "שיר המעלות לדוד, שמחתי באֹמרים לי בית ה' נלך, עֹמדות היו רגלנו בשעריִך ירושלם, ירושלם הבנויה כעיר שחֻבּרה לה יחדו". שני פירושים נאמרו על הגדרה זו של ירושלים. הגמרא בתענית אומרת: כעיר שחוברה לה יחדיו, העיר המחברת את ירושלים של מטה עם ירושלים של מעלה. הירושלמי מפרש: העיר שעושה את כל ישראל חברים. הסבירו המפרשים שאין אלה פירושים סותרים אלא פירושים המשלימים זה את זה. ירושלים כשער השמים היא המרכז הרוחני, ואותו מרכז קדושה רוחני הוא גם המרכז החברתי, המקשר והמגשר בין כל ישראל ועושה אותם חברים. כפי שנאמר שם: "שם עלו שבטים שבטי יה עדוּת לישראל להודות לשם ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד". זאת שלמותה של ירושלים, המחברת בין ישראל לאבינו שבשמים והופכת את כל ישראל חברים זה לזה. דוד המלך מסיים שם: "שאלו שלום ירושלם ישליו אוהביך, יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך".

נא להקפיד על הדקה כי נותרו עוד שלושה אנשים שנרשמו. אני רוצה לתת להם לדבר ונסיים.

ואחריו, חבר הכנסת עזרא, חבר הכנסת נחמן שי וחבר הכנסת בן-סימון. תודה. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר הגבתי על ההצעה המגוחכת של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי למנוע מהמואזין להשמיע את קריאתו במסגדים, בעיקר בערים מעורבות. הצטרפה אליה בהצעה מגוחכת מסוג אחר חברת הכנסת חוטובלי, לעברת את השמות של השכונות, הכבישים, המקומות הפלסטיניים באל-קודס, בירושלים המזרחית. ביקשתי, על אותה רמה של גיחוך, כמה בקשות בתגובה. אני רוצה להרחיב את הבקשות האלה:

למנוע, גם ערבים יש להם בקשות בתמורה. להפסיק מדורות ל"ג בעומר בגלל העשן. העשן מפריע לבריאות של הערבים, אדוני היושב-ראש, שלא חוגגים באותו היום. גם "על האש" קומזיצים, במה שקרוי יום העצמאות, זה מאוד פוגע במערכת הנשימה של הערבים. יתירה מזו, לאסור תקיעת שופר בכותל, זה פוגע בעור התוף של הפלסטינים באזור הכותל, שיפגע, שיפגע. ולהפסיק לקרוא בימי שישי מתי נכנסת שבת, מתי יש הדלקת נרות. מפריע לנו, אדוני היושב-ראש, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינת סביבה.

אני שוב חוזר, אני אומר את זה גם כערבי וגם כרופא. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת עזרא, בבקשה. רבותי, אלה נאומים בני דקה, אין כאן ויכוחים. כל אחד מביע את דעתו. גם הבריאות שלנו חשובה. אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים לעצמך. רק לדבר. חבר הכנסת אפללו. חבר הכנסת עזרא, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת עזרא עכשיו. אדוני היושב-ראש,

אני מבקש להעלות בעיה של יישוב בשולי עמק יזרעאל, בבקעת בית-נטופה,

שנקרא עוזייר, והוא מורכב מפלחים ומבדואים. בכפר הזה ישנם בוגרי צה"ל, 18 כמדומני בוגרי צה"ל. לבוגרי צה"ל האלה הובטחה אדמה. מינהל מקרקעי ישראל אמור לספק את האדמה הזאת, והוא מתמהמה בנושא הזה, למרות שאין שום יישוב ערבי קרוב ושום יישוב יהודי קרוב. אני מאוד מקווה שמדינת ישראל תדאג לחיילים הבדואים לא פחות מאשר היא דואגת לאחרים. הלוואי שיהיו רבים כמותם.

תודה רבה לחבר הכנסת עזרא. חבר הכנסת נחמן שי, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת בן-סימון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לקדם את האורחים שלנו מעמק יזרעאל, אייל בצר והחברים האחרים, שמביאים אתם את רוח ישראל האחרת, הטובה, שאני עדיין מאמין בה. אולי ממנה אני יכול לקשר למה שקרה לפני שעה קלה בוועדת הכלכלה בכנסת, שעמדה לדון בעניין אחר, בישראל האחרת, ישראל שמתנהלת לפי קווים אחרים. היינו אמורים לדון שם בפרשה של עגינת ספינות בבעלות שקשורה בישראלים ושל מכלית שנמכרה לאירן,

פרשה שהולכת מתגלגלת ומסתעפת והגלוי הולך ונעלם בפני כל מיני חלקים אחרים.

לתדהמתי ולתדהמת חברי האחרים בוועדה, החליט היושב-ראש, דקות ספורות אחרי שהישיבה החלה, לסגור אותה ללא כל מתן סיבה והיגיון. אני רוצה לבקש פה את עזרתך, אדוני היושב-ראש, ואת עזרת חברי הכנסת האחרים, שהעניין הזה לא יטואטא מתחת לשטיח הזה היפה שאנחנו עומדים עליו. זה עניין שאנחנו צריכים לבחון אותו, האם רשאי יושב-ראש לסגור ישיבה,

מה היו הסיבות. אני חושב שכבודה של הכנסת, מעמדה של הכנסת, חופש הפעולה של הכנסת, הריבונות של הכנסת, האחריות של הכנסת הזאת, מחייבים לדון בכל עניין שעומד על סדר-יומנו. אפשר לבחור את הפורום, אפשר לבחור את ההרכב, אבל הבית הזה הוא הבית שהדמוקרטיה הישראלית קבעה שדיונים בנושאים כאלה צריכים לעלות בו. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. לאחר מכן נעבור לברכה מיוחדת לבאי כנס "יוריקה". בבקשה, חבר הכנסת בן-סימון. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על ספינה אחרת, זאת שניסתה להיכנס לאזור לפני שנה, ספינת ה"מרמרה", שסיבכה אותנו גם עם טורקיה וגם עם העולם. אני רוצה לנצל את הבמה הצנועה הזאת וללחוש על אוזנו של שר הביטחון, שבימים אחרים יכולתי ללחוש על אוזנו כשהוא ישב מולי, היום הוא הרחיק עוף עד לממשלה הזאת והגיע לביתו הטבעי. אני רוצה ללחוש על אוזנו, כי הוא הלוחש הרשמי לראש הממשלה, ולומר לו שבספינה הבאה שמגיעה לכאן, שינסה טיפול אחר, שיזמין אותם לעגון באשדוד, שיקבל את האנשים בפרחים, ואולי נמחק את הרושם שהשארנו בפעם הראשונה ונטפל בספינה הבאה,

עשתה את שלה, פתחה את עזה מהצד המצרי, ובסוף היא תפתח מצדנו, נטפל בזה בצורה אחרת ונראה גישה אחרת של ישראל. את הבעיות פותרים לאו דווקא בכוח, אלא בנועם, וייתכן שזה גם יפתח מסלול לתיקון היחסים עם טורקיה, שהם חשובים,

כמעט יותר מכול אחרי ארצות-הברית.

תמיד תישאל השאלה: מה יקרה אם הם לא ירצו לבוא לאשדוד, אם הם ירצו ללכת לעזה. אדוני, אמרתי לך: הם ירצו לבוא לאשדוד. טפל. אני רק לחשתי על אוזנו של שר הביטחון, כי הוא הלוחש הרשמי, הוא הלחשן הרשמי של ראש הממשלה, שיעשה את העבודה הזאת. תודה. נדמה לי שהיתה תקופת שהייתם יחד לוחשים על אוזנו של ראש הממשלה, אבל אלה תעתועי הפוליטיקה. תודה רבה לכל המשתתפים בנאומים בני דקה. רבותי חברי הכנסת, גברתי השרה, יוזם הכנס, יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה, שר המשפטים לשעבר, שר הפנים לשעבר, שר המשפטים, שר החינוך, שר האוצר לשעבר, חברנו וידידנו חבר הכנסת מאיר שטרית, חברי פרלמנט יקרים, יושב-ראש נשיאות "יוריקה" מר אלי אופר, חברי הכנסת, אנחנו מקדמים כעת בברכה את משתתפי הכנס הבין-פרלמנטרי, ה"יוריקה", העוסק במחקר ובחדשנות, שהתקיים היום בכנסת. נא למחוא כפיים לאורחים. (מחיאות כפיים) We are allowed to applaud to you, you cannot applaud to us. ברוכים הבאים לירושלים, בירת ישראל, ולכנסת, היכל הדמוקרטיה שלנו. ארגון "יוריקה", שנוסד לפני 26 שנים, מאגד את רוב מדינות האיחוד האירופי, וכנס זה, המתקיים מדי שנתיים, מתארח השנה אצלנו, בהיותה של ישראל נשיאת הארגון התורנית. בכנס נטלו חלק אנשי מדע בכירים מהארץ ומהעולם שעסקו באתגרים משותפים במחקר ובחדשנות התעשייתית. השנה עמדה במוקד שאלת קידום תרבות המעודדת חדשנות, בהתבסס על הניסיון הישראלי ועל הניסיון האירופי. רבותי, ישראל עומדת בחזית המדע בעולם. פועלים בה טובי מכוני המחקר והאקדמיה, והיא הוציאה מתוכה רבים מטובי המדענים והמפתחים, שזכו להכרה בין-לאומית, ובכלל זה בפרסי נובל. אנחנו רואים בקיום הכנס אצלנו תעודת כבוד והכרה בכך שישראל היא שותפה בכירה בקידום יוזמות מדע, מחקר ופיתוח ואנחנו משוכנעים בתרומה ובהפריית השיח, שבוודאי צומחים מהכינוס הזה. אני מודה לכם, משתתפי הכנס, מודה למארגנים ומצרף את תקוותי שהמדע והחדשנות יוסיפו להיות כלי מרכזי לגישור בין האומות ולהידוק הקשרים ביניהן. ברוכים אתם בבואכם וברוכים תהיו בצאתכם. Thank you so very much. נא למחוא כפיים, רבותי. (מחיאות כפיים) אנחנו ממשיכים בסדר-היום. את צודקת, תודה רבה למזכירת הכנסת. בבקשה, אדוני.

הפעם בעברית, חבר הכנסת שטרית. כן, כן, אמרתי. הם כבר חשבו שאני לא יודע עברית. לא, אני מכיר אותך. אתה יודע עברית היטב. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, מנכ"ל "יוריקה" בישראל המדען ד"ר אלי אופר, חברי פרלמנטים ממדינות אירופה, חברים וחברות בתוכנית "יוריקה", מדענים ואורחים נכבדים, ישראל חברה בארגון משנת 2000. בשנת 2007 נבחרה ישראל לכהן כנשיאת "יוריקה" במשך שנה, שהחלה ביולי 2010 ומסתיימת ביוני 2011, ובה היא מנהיגה את הארגון. עם קבלת הנשיאות, ישראל היא המדינה הלא-אירופית הראשונה שמכהנת כנשיאת התוכנית. צירופה של ישראל כחברה מן המניין ל"יוריקה" מדגיש את הקשרים האמיצים בין ישראל לאירופה, ההיסטוריים, התרבותיים, המדעיים והמסחריים. תוכנית "יוריקה" היא תוכנית המחקר והפיתוח התעשייתי המובילה באירופה, הגדולה מסוגה בעולם, אשר מממנת מחקרים משותפים בין שתי מדינות לפחות ומחלקת מדי שנה כ-1.2 מיליארד יורו למחקרים מדעיים. הנשיאות הישראלית מיקדה השנה מאמץ מיוחד בפיתוח פתרונות לאתגרים הגלובליים, המחייבים פתרונות טכנולוגיים אבל גם פותחים הזדמנויות שוק חדשות. הנשיאות הישראלית השיקה השנה יוזמה ראשונה מסוגה ב"יוריקה" יוזמת ה"קלינטק", העוסקת במגוון יישומים תעשייתיים ידידותיים לסביבה, כולל פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים, טכנולוגיית מים ועוד. יעד מרכזי נוסף של הנשיאות הישראלית, והמורשת שאנו מבקשים להותיר, הוא פיתוח מכשירים פיננסיים שימנפו את השקעות הממשלות במחקר ופיתוח. "יוריקה" חייבת לפתח וליישם כלים המשלבים כסף פרטי וציבורי לטובת מסחור הידע והטכנולוגיה והפיכתם למוצרים בשוק, אחרת ההשקעה הציבורית בפיתוחם יורדת לטמיון. יש להמשיך ולפתח את מערך הקשרים הבין-לאומיים של "יוריקה" על-ידי כניסה להסכמי שיתוף פעולה עם מדינות וארגונים גם מחוץ לאירופה, על בסיס של win-win. צירוף של כלכלות מחקר ופיתוח מובהקות, כגון קוריאה, שכבר חברה ב"יוריקה", ובעתיד הקרוב גם קנדה, שהודיעה על נכונותה להצטרף לתוכנית, הוא בהחלט אינטרס של התעשייה ש"יוריקה" משרתת. יש לציין כי חברות ישראליות לוקחות חלק ביותר מ-10% מהפרויקטים של "יוריקה", הרבה מעבר לגודלו היחסי של המשק הישראלי. יש לזכור כי קיים ביקוש גדול למימון מחקרים, ובחירת המקרים למימון נעשית על-ידי "יוריקה" תוך קיום תחרות בריאה בין המדענים ומוסדות מדע המעוניינים בכך.

במסגרת שנת הנשיאות של ישראל, שמחים מאוד לארח בכנסת ישראל אתמול והיום את הנציגים של המדינות החברות בתוכנית "יוריקה", וקיימנו דיונים בנושאים המדעיים ובכיוונים של פיתוח מדעי בעתיד. במסגרת הדיונים היום היתה לאורחים הזדמנות להאזין לסקירות מפי מדענים ישראלים בכירים, וביניהם גם פרופסור רות ארנון, נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים, ופרופסור ישראל אומן, שהוא חתן פרס נובל. יום הדיונים היה מרתק לכולנו. אנו חידשנו את המחויבות של המדינות השותפות בתוכנית "יוריקה" להמשיך את התמיכה במחקרים המדעיים ואף לשאוף להגדילה, בעיקר כאשר בשנת כהונתנו מציינת "יוריקה" 25 שנים להיווסדה. אני קורא מעל במה זו לפרלמנטים השונים לפעול לחיזוק התמיכה במחקר ופיתוח ולעודד את כל העוסקים בכך, מתוך הנחת יסוד כי חדשנות הינה מנוע צמיחה כלכלי אדיר. ישראל מוכיחה זאת יום-יום. כמדינה שאין בה משאבי טבע ולא מינרלים הצליחה ישראל לפתח את משאב הטבע החשוב ביותר, שהוא המוח האנושי. ואכן, ישראל נחשבת פורצת דרך בתחומי מדע שונים. הדבר מקבל את ביטויו בצמיחה הכלכלית של ישראל, חרף הנסיבות שבהן היא נתונה. אני מודה לכל מי שכיבד אותנו בנוכחות בכינוס זה בכנסת ישראל בירושלים. אני תקווה כי גם כנסת ישראל תמשיך בתמיכתה האיתנה בתקציב המחקר והפיתוח.

אני לא יכול לסיים בלי להגיד תודה.

לכל מחלקות הכנסת שסייעו לנו מאוד באירוח: לסדרנים, לאנשי המשק, לחברת "שפיר". הארגון של היום היה ממש למופת, עבר בצורה חלקה לגמרי.

אדוני היושב-ראש, שהסכמת להצטרף ולתת חסות לאירוע הזה. למנהלת ועדת המדע ענת לוי, ולאיילת חאקמיאן שלצדה, שעשו עבודה נפלאה בארגון היום הזה. אני רוצה להגיד תודה לכולם.

שנמצאים אתנו פה למעלה מ-20 חברי פרלמנטים ממדינות שונות, פלוס 100 עובדים נוספים בפרלמנטים וב"יוריקה", ביניהם מספרד,

אוסטריה,

אוקראינה וסלובניה. כלומר, נמצאת פה נציגות נכבדה מאוד של אירופה. אני מודה לכולם.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית. אין מוחאים כפיים בכנסת. ברשותך, נודה לראש אגף הטקסים והפרוטוקול של הכנסת מירי יכין, אשר לא רק בכנס זה הצטיינה, אלא היא זו שמקיימת מאות טקסים וכנסים כאלה בשנה. תבוא על הברכה מירי יכין. מגיעות לה מחיאות כפיים, אבל לא תמחאו כפיים.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להמשך סדר-היום. הנושא: ציון 100 שנים להתיישבות בעמק יזרעאל,

שרים וחברי הכנסת, גברתי השרה, יוזמת הישיבה לציון 100 שנה להתיישבות בעמק יזרעאל חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, ראש מועצת עמק יזרעאל אייל בצר, אנשי העמק, עמק יזרעאל, הוותיקים והחדשים שמקרוב באו, גבירותי מורותי, מורי ורבותי, קהל נכבד, אנחנו פותחים כעת דיון חגיגי במסגרת הצעות לסדר לציון 100 שנים להתיישבות בעמק יזרעאל. אני מקדם אתכם בברכה, אורחינו אנשי ההתיישבות בעמק, ברוכים הבאים לירושלים ביום חגה, יום ירושלים,

אין צורך להכביר מלים על חשיבותה של ההתיישבות הוותיקה בעמק יזרעאל ועל תפקידה המכונן באותם ימים קריטיים שבין העלייה השנייה לשלישית. גאולת האדמות, שהיום הפכה למושג מעורר מחלוקת גם בתוכנו, היתה אז, כמובן מאליו, מהלך שבלעדיו איִן להנעת התהליך הציוני ולמתן משמעות מעשית לחזון שיבת ציון. מי לנו, למשל, כמאיר יערי, מהמנהיגים הבולטים של מפ"ם ו"השומר הצעיר" והאידיאולוג הבולט שבהם, שבנו ונכדו שירתו כאלופים בצה"ל, שהיה בין מקימי קיבוץ מרחביה שבעמק, ובו התגורר עד יומו האחרון. חברי ה"גדוד" שיערי חבר אליו, אף הקימו לימים את בית-אלפא. העבודה העברית היתה נדבך מרכזי בהקמת יישובי העמק ובפיתוחו, וכך הקים "גדוד העבודה" על שם טרומפלדור את עין-חרוד ותל-יוסף. סיפורו של העמק, אחד האזורים המרהיבים בארץ, שהיווה עוגן מרכזי ודרך חשובה עוד מתקופת השופטים המקראית,

רבותי, הסיפור של כולנו כאן, של 100 שנות הציונות האחרונות. עמק יזרעאל, ונהלל בראשו, הוציא מתוכו לאורך השנים כמה מטובי בנינו ומנהיגינו, ובהם נבחרי ציבור שכיהנו בבית הזה. מכפר-יחזקאל עד כפר-יהושע, מבית-אלפא ושדה-יעקב עד נהלל ותל-עדשים, היה ונותר העמק עוגן של השראה, של התיישבות חקלאית וכפרית, תעודת כבוד למעשה הציוני לדורותיו. אני מאחל לכם, נציגי העמק ותושביו, לפחות עוד 100 שנים של יצירה ושגשוג, לתפארת מדינת ישראל והמפעל הציוני. ברוכים אתם בבואכם. אני מזמין את חברת הכנסת רוחמה אברהם לשאת דברים, כיוזמת האירוע וכראשונה בין חברי הכנסת המבקשים לציין 100 שנים להתיישבות בעמק. בבקשה.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 ידידי ראש המועצה אייל בצר, תושבי עמק יזרעאל המכובדים, ברוכים הבאים. "באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל", כך כתב נתן אלתרמן על עמק שתמיד השתוממו מיופיו ומפירותיו, שבו יש מראה של פסיפס עם מרבדים ירוקים, פרחים בשלל צבעים. פסיפס מדהים של השדות המעובדים, שמתחדש ומתהדר כל עונות השנה. פסיפס מרהיב שעטוף בהרי הגלבוע והרי הגליל התחתון. חברי חברי הכנסת, בימים הללו אנחנו חוגגים ומציינים 100 שנים להתיישבות מדהימה בעמק, 100 שנים של הגשמת החלום הציוני, 100 שנים של עשייה ושירה אמנותית, שהולכת ומתגברת משנה לשנה, 100 שנים של חלוציות פורצת דרך בחקלאות, בהתיישבות,

בחינוך. אדוני היושב-ראש, עמק יזרעאל, כפי שאמרת, מגלם בתוכו את רעיון החלום הציוני בארץ-ישראל. בניית העמק התבססה על ערכי אהבת הארץ הזאת: ערכים של חזון, ערכים של חלום, ערכים של הגשמת החלום, שהוא המהות הישראלית, והיא היא שמאפיינת את תושבי הארץ הנהדרת הזאת. בשנות ה-20 של המאה הקודמת הוקמו בעמק באופן אינטנסיבי ומרוכז נקודות התיישבות שיתופיות מסוגים שונים. במרחב קטן צמח לו פולקלור מקומי, שביסס מורשת תרבותית ואידיאולוגית מגוונת, מורשת שבמרכזה עמד המאבק להיאחזות באדמת הארץ והפיכת המתיישב היהודי, הגלותי, לחקלאי המתפרנס מיגע כפיו, עם שאיפה גדולה ליצירת חיי שיתוף וחיי חברה ייחודיים. היום אנחנו מציינים בגאווה ובסיפוק את החלום שהפך למציאות. עמק יזרעאל הוא הפורה והגדול ביותר במדינת ישראל, עם 350,000 דונם, 39 יישובים משגשגים, 15 קיבוצים, 14 מושבים ו-33,000 תושבים נפלאים ונהדרים. עמק יזרעאל הוא מועצה חקלאית שרואה חשיבות רבה בשמירה על השטחים הפתוחים ועל איכות הסביבה. העמק הוא חלום, והוא מצוי בקצב פיתוח אדיר, עם תנופת בנייה במרבית

במיוחד בעשר השנים האחרונות אנחנו עדים ליותר פיתוח תשתיות ביישובים, להתרחבות ולקליטת משפחות חדשות, למערכת חינוך שהיא הנושא המרכזי שעומד בראש סדר העדיפויות.

מכנסת ישראל, מירושלים ביום חגה, אני משבחת ומברכת את עמק יזרעאל כולו, את התושבים, את התלמידים, ובמיוחד אותך, ידידי אייל בצר ראש המועצה, על זכייתכם בפרס יחידת נוער מצטיינת. יישר כוח ותבורכו על כך. אתם מקור לגאווה גדולה לארץ הנפלאה שלנו. אני מעריכה ומוקירה את עצם העובדה שבתי-הספר שלכם מובילים מדי שנה בגיוס לצה"ל, שהשירות בו הוא נר לרגלי הנוער המדהים שגדל בעמק, נוער שמתחנך על ערכים של רעות, ערכים של נתינה וערכים של אהבת המולדת, אותם ערכים שהובילו את האבות המייסדים בתחילת ההתיישבות בעמק ובימים הראשונים של הקמת ארץ-ישראל. היום כולנו זוכים לטעום מפירותיו של עמק יזרעאל, שהוא היהלום שבכתר של המפעל הציוני. היום עיני כולנו נשואות אליכם, תושבי העמק הנפלאים, שמכבדים אותנו כאן ביציע. היום כנסת ישראל אומרת לכם תודה. תודה על מפעל התיישבותי מדהים. תודה על השכנות הטובה בין האוכלוסיות השונות. תודה על הגשמת חלום עם אמונה גדולה בלב, שהיא הדרך לקיום משותף באזור ובארץ כולה. ביום חגה של כנסת ישראל, ביום חגה של ירושלים, אני מאחלת לכם עוד שנים רבות של פסטיבלי חלב ודבש בשבועות ושל הגשמת החלום שמלווה אותנו ועוד ילווה אותנו שנים רבות. חלום שבו באה מנוחה ליגע, ומרגוע לעמל. לילה חיוור משתרע, ים הדגן מתנועע, שיר העדר מצלצל, זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל. תבורך ארצי ותהולל, מבית-אלפא עד נהלל. תודה רבה לכם על הכול. (מחיאות כפיים) תודה רבה. לא נהוג למחוא מחיאות כפיים, אפילו לחברת הכנסת רוחמה אברהם. חבר הכנסת דני בן-סימון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני אתחיל בבקשה אחת,

העוזרת הפרלמנטרית שלי נולדה בנהלל וביקשה שאני אזכיר את פרס ההצטיינות של מחלקת הנוער, אחרת אני לא חוזר ללשכה, לכן אני עושה את זה באהבה ושמחה. ווידוי נוסף הוא שמכל האזורים בארץ שבהם שוטטתי בשנים האחרונות, דווקא עמק יזרעאל לא נתן לי הרבה פרנסה עיתונאית, כי מכל האזורים הבעייתיים בארץ, עמק יזרעאל נראה מושבה ירוקה, מוריקה, של קיבוצים,

מקום יפה. אני לא עשיתי קריירה על מקומות יפים, ולכן הגעתי לאזור רק כדי לבדוק מה שלום הקיבוצים, מה שלום ההפרטה, באיזה קיבוץ, זה או אחר, מה שלום, זיכרונות מהפילוג של שנות ה-50. כלומר, יותר נוסטלגיה מאשר בעיות. מכל האזורים שעסקתי בהם בארץ, יחסית, עמק יזרעאל הוא אזור יפה שהולך לו. ולכן אני רק משתתף בהצלחה שלכם, ורוצה לומר שיש בי איזושהי, אני לא רוצה להגיד שקיקה, אבל איזו התאהבות ברעיון שמתגשם. ואתם מציינים 100 שנים. דיברתי כאן כש"אליאנס" ציינה 150 שנה, ולפני שבוע באו אלי מנהלי בית-הספר, הפנימייה שבה למדתי, שנקראת "כפר הנוער הדתי", בכפר-חסידים, בפאתי עמק יזרעאל, ליד קיבוץ יגור, ואמרו לי: בן-סימון, אתה בא לדבר אצלנו, כי אנחנו מציינים 75 שנה. אתה בסוף מוקסם מ-100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, ואתה חלק מהדברים שמתהווים. אז עמק יזרעאל הוא אחד המקומות הראשונים, ולכן אני מוקיר ואני עושה את זה בצניעות יוצאת דופן, כמי שגם חווה חוויה ראשונית. ואני רוצה לומר מלה, כי יש בי גם כמעט יחס של קדושה לכל מה שחלוצי. כל מי שמתחיל מפעל בפעם הראשונה הוא חלוץ, ויש משהו שאתה, אפילו כערבי ישראלי, חייב לאהוב, אלה שעושים מעשים ראשונים. אל תיקח את זה באופן אישי. לכן אני אומר, יש איזה משהו יוצא דופן בחלוצים, ואחד הדברים שיש בהם, זה שהם מתחילים, חבר הכנסת דני בן-סימון, סתם עלה לי בראש, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי היא הראשונה שביקשה להפסיק את המואזין. היא החלוצה בתחום הזה. אני צריך להעריך את זה? לא נערבב קודש בחול. לא כל חלוץ הוא חלוץ מרכזי שמבקיע, אדוני.

דיברתי אתמול עם אריק נחמקין, כדי לדייק, מוותיקי העמק, איש תנועת העבודה, ואמרתי לו: תגיד, אני עומד לדבר היום,

הוא נולד בנהלל, והוא אמר לי: שחיינו היו גן-עדן באותה תקופה. אמרתי: איך יכול להיות? לא היה כלום. הוא אמר: בגלל שלא היה כלום, בגלל החוויה הזאת של לקנות זוג סנדלים אחת לשלוש שנים, ושזוג סנדלים עובר מאח לאח, ושמקבלים אוכל טוב אחת לכמה שבועות, היתה בזה חוויה ששום חוויה אחרת לא משתווה אליה. לכן אני אומר, זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין אותו, מקום שיש בו שפע אבל אין בו אושר כפי שהיה למי שלא היה לו כלום. זה משהו שכנראה צריך לחיות במקומות האלה כדי להבין את תחושת השליחות, תחושת החלוציות. ולכן הוא אמר לי: כשתעמוד פה תציין שהיו לנו חיים מצוינים עוד לפני שקמה המדינה, ושהיחסים עם הכפרים הערביים היו מצוינים. נכנסתי ובאתי אליהם, לא יודע מי חי באותה תקופה, וכאילו הרגשנו כמו אחים, עד שהתחילו הבעיות ופירקו בינינו. לכן אני אומר, זה הומאז', זו מילת תודה למשהו שהתחיל מחדש ועיצב את החברה הישראלית. אני רוצה לומר מלה על שני אירועים שמעניינים אותי באופן אישי,

מה שקרה בקיבוץ בשנות ה-50. התקופה האידיאולוגית הזאת, שאותי באופן אישי ריתקה, כי באתי כמה פעמים לקיבוץ עין-חרוד, וכשאני רואה את עין-חרוד איחוד ועין-חרוד מאוחד אני נזכר שפעם היתה אידיאולוגיה, ואפילו אידיאולוגיה פנאטית, שבה בני משפחה התפלגו זה מזה, אני מבין שאני נוגע בנושא כואב, כי זה אהב את סטלין וזה שנא את סטלין. יש משהו כמעט ראשוני בפילוג על רקע אידיאולוגי, חוץ מהפילוג שהיה בעבודה עכשיו, שהוא גם כן אידיאולוגי מאוד, זה ממש לא אידיאולוגי. ולכן אני אומר, מאז הפילוג ההוא לא היה פילוג כזה. אני אומר, זו תחושה שהיא מדהימה בעוצמה שלה. דבר נוסף, מה שבא אחרי הקיבוצים והמושבים, ערי הפיתוח. אני ביקרתי במגדל-העמק, ביקרתי ביוקנעם, אותם אנשים שהגיעו בשנות ה-50 והלכו בעקבות החלוצים, רק שהם לא קיבלו את ההילה של החלוציות, וחבל. כי גם מי שבא בשנות ה-50 והתחיל משהו חדש, אפילו שהוא עלה מאיפה שהוא עלה, בלי הרקע הנכון, הוא צריך להיחשב חלוץ. לצערי, דליה, במגדל-העמק לא תשמעי אנשים שיש להם תחושת חלוציות. הם עולים ותמיד נשארים עולים. מי שמיישב קיבוץ או מושב נחשב אחרת. אני זוכר את יוקנעם כמעברה, בשנות ה-70 וה-80, והיום, לראות את ההתפתחות של היישובים שם, לראות את יוקנעם היום, קריית ההיי-טק של מדינת ישראל, אחד המקומות המדהימים ביותר. ואני זוכרים את הכלבים שנשלחו כדי לזרוק את הפועלים. אנחנו זוכרים את "סולתם", אנחנו זוכרים את המאבקים, ואני חייב לומר, זה סיפור הצלחה יוצא דופן. להיכנס היום ליוקנעם ולראות את ההתיישבות המודרנית הזאת ולראות את היישובים הקהילתיים שבניתם, למרות שגנבו תושבים טובים, במירכאות, זה סיפור הצלחה יוצא דופן.

ההתיישבות בעמק יזרעאל, לא רק שהיא יפה ואסתטית, והצבעים האלה, הירוק והרעפים האדומים, שנותנים לך תחושה שאתה במקום אחר, כמעט בטייבה, זה משהו יוצא מן הכלל, משהו יפה. ולכן, אני אומר שזה יום של עמק יזרעאל, 100 שנים, תמשיכו בשליחות החלוצית, אפילו שאין חלוצים היום, אנחנו דור שלישי,

חמישי כבר אחרי החלוצים,

אל תשווה את ההתיישבות ההיא לחלוצים האלה. אני עדיין חושב שהם בנו את הארץ, לא אכנס לוויכוח פוליטי, ואני מרכין ראש בפני המעשה היוצא דופן הזה. אם יש מקום, למצוא מקום לגור בו לעת זיקנה, זו ההזדמנות לבקש, בשבילי כמובן.

אני מודה לך, חבר הכנסת דני בן-סימון. תמיד תענוג לשמוע אותך. חבר הכנסת אריה אלדד.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 אנשי העמק, סיפור ההתיישבות בעמק הוא הסיפור של הציונות. ב-1891 מבקרים מזא"ה ואוסישקין בעמק ונשבעים לגאול את אדמותיו. ומסתבר שאין די בשבועות.

כנציג "חובבי ציון", מתחיל משא-ומתן עם משפחת סורסוק מביירות, האפנדים של העמק, אפילו חותמים. "חובבי ציון" מרוסיה שולחים מקדמה אבל לא שולחים את שאר התשלום, והעסקה נתקעת. המקדמה עם החוזה נשארים אצל משפחת סורסוק בביירות. כשהרצל מתייאש מהתקווה שלו לקבל צ'רטר מדיני על ארץ-ישראל, הוא משלים, חלקית לפחות, עם הטקטיקה של "חובבי ציון". הוא יוצר איזושהי סינתזה בין הציונות המדינית ל"חובבי ציון". שליחיו של הרצל מקיימים משא-ומתן לרכישת אדמות העמק, אבל במקביל יק"א מנהלת משא-ומתן לרכוש, והמחירים עולים, כי יש שניים שמתחרים זה בזה. מ-25 פרנק לדונם הגענו ל-43 פרנק לדונם, הרצל מת ולא קנינו. ב-1911,

רופין וחנקין חותמים על העסקה הראשונה עם אותה משפחת סורסוק, קונים שטח אדמה ראשון מאדמת פולה. אבל האריסים הערבים שיושבים על האדמה לא מפנים אותה, וצריך לשלם להם עוד פעם, וזה גם לא עוזר. בסוף שולחים קבוצת כיבוש של "השומר" בתקופה ההיא כיבוש היה שבח ולא גנאי, ורק אז מקימים את היישוב היהודי הראשון, מרחביה. ואת 100 השנים האלה אנחנו מציינים היום. צריך לקנות, צריך לשלם שוב פיצויים לאריסים, צריך גם לפנות אותם, בסוף צריך לקבוע עובדות בשטח. דוגמה מובהקת לסיפור ההתיישבות בעמק זה משמר-העמק. האדמות נרכשות אחרי מלחמת העולם הראשונה על-ידי קרן הקיימת.

"השומר הצעיר" מפולין וגליציה, נוסד ב-1922. שלוש שנים הכשרה, עולה לקרקע ב-1926. 1929, פרעות תרפ"ט, שחיטות בכל הארץ, התקפות על משמר-העמק, חברי הקיבוץ נוטשים את המשק בחסות המשטרה הבריטית. יש פולמוס ציבורי אדיר. אורי צבי גרינברג קורא לזה "הפקר העמק", לא משמר העמק. בסוף הם חוזרים, כמובן, ומותקפים שוב ושוב ושוב, עד שב-1948 קאוקג'י עולה על משמר-העמק. הקרב המכריע על עמק יזרעאל מתרחש שם, במשמר-העמק, קאוקג'י מול יצחק שדה ודן לנר ואחרים. בהכרעת הקרב במשמר-העמק, בסופו נמלטים קאוקג'י ואנשיו, וכפריים רבים מאוד עוזבים את הכפרים הערביים מסביב. אז מוכרע גורל העמק. אחרי מאורעות תרצ"ו, כתב אורי צבי: "רבותיכם לימדו: ארץ בכסף נקנית./ קונים את הניר ותוקעים בו מעדר./ ואנוכי אומר: אין ארץ בכסף נקנית/ ובמעדר גם חופרים וקוברים את המת. ורק ההולך אחרי התותח בשדה,/ זוכה כן ללכת אחרי מחרשתו הטובה/ על זה השדה שנכבש". בוויכוח ההיסטורי, איך מיישבים את ארץ-ישראל, באבולוציה או ברבולוציה, במחרשה או בחרב, קבעה ההיסטוריה: אין זה בלי זה. כמו סמל הפלמ"ח, שיבולים וחרב.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אלי אפללו, חבר סיעת קדימה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השרה המכובדת, בראש ובראשונה אני רוצה לברך את רוחמה אברהם-בלילא על היוזמה הראויה,

לקיים את היום כאן בכנסת ואת האירוע כאן במליאה לציון 100 שנות התיישבות בעמק יזרעאל, גם מכובדי ראש המועצה אייל בצר. ההתיישבות החקלאית היהודית בעמק יזרעאל היא המעשה הציוני החשוב ביותר, עוד לפני החרב, שהביא לתקומת המדינה. אי-אפשר לתאר את עצמאות ישראל בלי ההתיישבות. עמק יזרעאל היה, הווה ויהיה מאזורי ההתיישבות החשובים ביותר, ומהווה דוגמה ומופת לאחיזתנו בקרקע, לזיקתנו לארץ-ישראל, לפיתוח חקלאות מודרנית, לשורשיותנו בארץ ולהישגים חברתיים סוציאליים. מושב שדה-יעקב שבעמק הוא המושב הראשון בארץ של הציונות הדתית, מושב של "הפועל המזרחי", שנוסד בשנת תרפ"ז, 1927, 16 שנים לאחר היישוב הראשון בעמק יזרעאל. המושב שדה-יעקב הוא ראשון לעוד 104 מושבים ויישובים של "הפועל המזרחי" שהוקמו מאז,

בנוסף לכ-20 קיבוצים של הקיבוץ הדתי. מושב שדה-יעקב נקרא על שם מייסד "המזרחי", הרב יעקב ריינס, זכר צדיק לברכה, שייסד בשנת תרס"ב, 1902, את "המזרחי", הלוא היא תנועת הציונות הדתית, שיש לי כאן הזכות והכבוד לעמוד ולדבר בשם, מבין מייצגיה של התנועה המפוארת הזאת. מול שדה-יעקב גם נמצא יער לנדאו, על שמו של מייסד "הפועל המזרחי" בתרפ"ב, 1922, הרב שמואל חיים לנדאו, שייסד את "הפועל המזרחי".

בעמק יזרעאל מצויים גם השורשים העמוקים שלנו, של הציונות הדתית, יחד עם הציונות הכללית, בהקמת החיים ההתיישבותיים והחקלאיים במדינת ישראל. צריך לומר שההתיישבות, אולי יותר מכול, סימלה את קץ הגולה. כיוון שהעיסוק בחקלאות, כמקצוע ראשוני היה מקצוע אסור ליהודים, לעבד את אדמתם הפרטית, כיוון שלא היו יכולים להיות להם חלק ונחלה במדינות אחרות. לכן, עם חידוש ההתיישבות הציונית בישראל, הקמת ההתיישבות היא הסמל המובהק של הרצון של העם לשוב לארצו ולחדש את עצמאותו. בשנה האחרונה הזדמן לי להיות פעמיים אורח של אייל בצר, של המועצה האזורית, פעם אחת לפתוח את שנת הלימודים, גם בשדה-יעקב וגם בנהלל, ופעם אחרת לפתוח את חודש המורשת היהודית של משרד החינוך באמפיתיאטרון היפה, גם ליד נהלל. אני מוכרח לומר שחזרתי באותו ערב עם התפעלות בראותי את השילוב המרשים של אנשי ההתיישבות:

שהבסיס האידיאולוגי, החברתי, ההתיישבותי, הציוני הוא כל כך עמוק, שהוא מחבר אנשים

שמשנתם הציונית יכולה להיות שונה, משנתם המדינית יכולה להיות שונה, אורח חייהם במידה כזו או אחרת יכול להיות שונה,

אתה רואה את העם היהודי בתפארתו בשני האירועים האלה. לכן אני חושב שיש מצווה מן המובחר, בהחלט לדבר בשבח של מפעלים חשובים, שיש להם תרומה מאוד משמעותית לאיכות החיים. על דרך ההפלגה הייתי אומר להרבה אנשים: אתם רוצים לראות איך צריכים לחיות יהודים בארץ-ישראל, סעו לעמק יזרעאל ותראו איך ניתן לחיות באיכות חיים טובה, באיכות חיים שגם משקפת אחריות חברתית, דאגה סוציאלית, ערך של עבודה, ערך של קשר לאדמה, נאמנות למולדת, הנכונות לתרום, וכל אותם ערכים יפים, גם של קליטת עלייה. אז ליום חגכם קבלו נא את מיטב ברכותי, ולא אומר עד מאה-ועשרים אלא עד אולי עוד מאות רבות ואלפי שנים רבות. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב, ועד שיעלה סגן השר לשעבר חבר הכנסת אלי אפללו, אני רוצה לברך, השר לשעבר. השר לשעבר וסגן השר, הוא תמיד במעמד של שר. אני אברך את תלמידי בית-הספר, חטיבת הביניים "אלפראבי" מתמרה, אהלן וסהלן פיכום. בבקשה, אדוני השר לשעבר. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, תושבי העמק היקרים, אני גאה לראות אתכם. אפילו שאני רואה אתכם יום יום, אני מתגאה לראות אתכם פה, בבית הזה, וברוכים הבאים. אייל ידידי, אני שמח שחברת הכנסת רוחמה יזמה את היום הזה, ואני מברך אותך ואת החברים שדיברו לפני. יש עוד המון מה לומר,

לא לומר רק את התשבחות שמגיעות לתושבי העמק, את העשייה הנהדרת שנעשית והיא לתפארת מדינת ישראל, כי היא קמה לפני קום מדינת ישראל 100 שנים להתיישבות, אף אחד פה לא ציין, וזה חשוב שנבין, שהעמק פה לפני קום המדינה, כדי להסיר ספק מכל הדברים. אנחנו מדברים על עשייה ציונית יוצאת מן הכלל, על הפיתוח,

עם זאת, אנחנו, המדינה, לא עושה מספיק להגיד תודה למתיישבים הוותיקים. כשאנחנו רואים לדוגמה את הבעיות שיש בהתיישבות, אני אתן דוגמה או שתיים, כבן-אדם שחי הרבה שנים שם, דוגמה קלאסית: יש הרחבה בהתיישבות, וכשאתה הולך להרחבה אתה רואה איך נראית ההרחבה, עם פיתוח, עם תשתיות ועם כל מה שצריך, אבל כשאתה נכנס ליישוב הוותיק, לצערי הרב, הנושא לא מטופל כראוי. אני יודע שראש המועצה עושה כמיטב יכולתו. תאמינו לי, עם כל המאמצים שהוא עושה,

אני לוקח את זה כדוגמה: כפר-תבור, יישוב לתפארת מדינת ישראל, כשהוא עושה הרחבה או כשהוא מוסיף יחידות דיור, היטל ההשבחה חוזר למועצה, ועם הכסף הזה המועצה יכולה לפתח את ההתיישבות הוותיקה.

פה בדיוק ההיפך, מינהל מקרקעי ישראל משווק ומפתח את המקומות היפים והנהדרים האלה, אבל לא מחזיר את היטל ההשבחה למועצה, ואחר כך אנחנו מתפלאים. כשאני עובר יום-יום ורואה את ההבדל בין מקום למקום, אני אומר שזו הזנחה פושעת של מינהל מקרקעי ישראל. זה בעצם להגיד שזה סוג אחר של תושבים. אלה התושבים שהקימו את מדינת ישראל. הם יושבים פה, ואני רואה אותם, ואני גאה בהם. אני חייב לציין פה את רוחה, שלא תהיה לי בעיה אחר כך, משפחת רצין שנמצאת פה לידי, עוד חברים שאני רואה פה. רבותי, זו דוגמה אחת לבעיות. מכת הגנבות היא קטסטרופה שלמה. רוחה צוחקת, אני מבין למה את צוחקת. מכת הגנבות, רבותי, היא מכה שביטחון הפנים שלנו, וזה אחד הדברים שחשובים לנו, למדינת ישראל, שלכל אחד יהיה ביטחון פנים, שקט ובטוח. לצערי הרב, בהתיישבות בעמק יש גנבות ללא סוף, בתחום הברזל, בתחום הכלים החקלאיים, אבל היום כבר נכנסים לבתים. לי זה קרה. לא מזמן נכנסו אלי הביתה, לקחו את התיק, גנבו את האוטו, וכל השורה של הבתים שלידנו, אחד-אחד. רבותי, פה יש לי פנייה אל השר לביטחון פנים ולמייצגת את הממשלה היום, שרת החקלאות: תעשו משהו. תחזירו את ביטחון הפנים שאתם מדברים עליו למתיישבים הנהדרים האלה. לא רק לתת להם מחמאות ולומר להם שהם עשו את המפעל הציוני הכי טוב שקיים במדינה. אומרים שהעמק הוא הכי יפה, ואמרה את זה בישיבת הסיעה יושבת-ראש הסיעה שלנו. שכשהיא באה לבקר אותי היא אמרה שזה המקום הכי יפה שיכול להיות. זה נכון שזה המקום הכי יפה, אבל האם מטפלים במקום הזה כמו שצריך? לצערי הרב לא מטפלים. אני רוצה להוסיף ולומר שמהמקום הזה, מהעמק, יצאו הבנים הכי טובים שיכלו להיות, בכל התחומים, בחינוך, בביטחון, בפיתוח. אני גאה לומר שהיתה לי זכות, מגיל ילדות, להיות גם בעמק וגם במושב תל-עדשים. הזכות הגדולה היא לומר שאני גר במושב תל-עדשים. אני שמח, אני גאה בכך, באנשים הנהדרים האלה. תאמינו לי, כשאני רואה את מה שעושים ואת מה שהמדינה צריכה לעשות, ואייל ידידי, כמה אתה עושה, ואתה עושה המון, אבל לצערי הרב אין לך היכולת, באופן פרופורציונלי, לעומת מקומות אחרים שמקבלים חזרה את התקציבים. לך אין את זה, ולכן אתה לא יכול. אי-אפשר לצפות ממך לעשות את הבלתי-אפשרי. מי שצריך לעשות את זה הוא מינהל מקרקעי ישראל, שצריך להחזיר את התקציבים האלה ליישובים, ושביטחון הפנים יחזור בחזרה לתושבי העמק. אני מברך אתכם שאתם פה. אני גאה בכך שאתם כאן. תמשיכו לתת גאווה למדינת ישראל.

אני מודה לך, חבר הכנסת אלי אפללו. בלי מחיאות כפיים בבקשה. תשיב שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד. בבקשה, גברתי. בינתיים, ברשותך, גברתי השרה, אני רוצה לברך את תלמידי ותלמידות בית-ספר "א-זהרא" באום-אל-פחם. אהלן וסהלן. גם אני מצטרפת לברכה,

בתי-הספר בתמרה ובאום-אל-פחם.

בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך אותך, ראש המועצה, אייל בצר, חברי המליאה וכמובן תושבי המועצה, בדיון שיזמה חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. באמת יום שראוי לציון, במיוחד שהוא גם נופל על יום ירושלים. זה רגע שמאפשר לכולנו לעצור קצת ולחשוב. 100 שנות התיישבות מתחילות בתקופת עליית קבוצת הכיבוש של אנשי "השומר" והקמת היישוב הראשון בעמק, מרחביה, בשנת 1911. קבוצת מה, גברתי השרה? מרחביה. קבוצת מה אמרת? קבוצת הכיבוש. קבוצת הכיבוש. אה, הבנתי למה אתה שואל.

פרק מפואר זה, שנמשך עד עצם היום הזה, מתווסף להיסטוריה התיישבותית בת אלפי שנים.

אני מקשיב לכל מלה, גברתי השרה. לאורך ההיסטוריה חצו את העמק דרכים ראשיות קדומות, צבאות רבים נלחמו עליו, והתנ"ך משופע בסיפורים שהתרחשו בו: מלחמות דבורה הנביאה וברק בן אבינעם בכנענים, מלחמת שאול בפלישתים ועוד. פרק ההתיישבות העברית, אשר אתם, החברים מהעמק שיושבים פה אתנו היום ביציע, ממשיכים בכתיבתו, הינו פרק מסעיר ומרתק לא פחות. החשיבות והיופי, לצד הקושי שבחידוש ההתיישבות בעמק, הפכו אותו לסמל ואבן שואבת כבר מסוף המאה ה-19. הנועזים והלהוטים ביותר ממחוללי המהפכה הציונית שמו יהבם וריכזו מאמציהם ביישוב העמק. חנקין, רופין, הרצל והברון רוטשילד ניסו שוב ושוב לרכוש אדמות באזור, עד שלבסוף הצליחה חברת "הכשרת היישוב" במשימה, אלא שאז רק התחילה המשימה האמיתית. ההתיישבות לוותה בקשיים רבים מאוד, ייבוש הביצות, מלריה והתנכלויות מצד השלטון היו רק חלק קטן מהאתגרים שבהם נאלצו לעמוד. דווקא קשיים אלה חישלו את היישובים והפכו אותם למודל חיקוי, ולא פחות מכך, הפכו את חבריהם לסמל לעמידה איתנה, למנהיגות, לפיתוחן והגשמתן של המסגרות החברתיות הנועזות והיפות ביותר ולפיתוחה של תרבות עברית מתחדשת ותוססת. בנייתו של עמק יזרעאל ממשיכה גם היום. פיתוחו של העמק, שמירה על המרחב הכפרי בו ופיתוח החקלאות אינם פעולות חד-פעמיות של דור אחד. עמידה ביעדים אלה הינה תהליך מתמשך בעל משימות משתנות. הממשלה, ובתוכה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מקדישה מאמצים ומשקיעה מאמצים רבים לביסוס ופיתוח העמק ותושביו. במסגרת מאמצים אלה התחלנו בכמה פרויקטים מרכזיים בתחומי התחבורה, התעשייה, התעסוקה, החינוך, התיירות, וכמובן בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בעמק אזור בעל חשיבות רבה להתיישבות הכפרית, לחקלאות ולשטחים הירוקים. בחמש השנים האחרונות המשרד הכין שורה של תוכניות-אב ותוכניות מיתאר, סלילת שבילי גישה חקלאיים, תוכניות לפיתוח ולשיקום תשתיות, מיזמי פיתוח בר-קיימא, תוכניות אסטרטגיות לפיתוח היישובים ועוד. בנוסף, כמובן שהשתתפנו במימון אירועי תרבות ומיזמים תיירותיים, שהמועצה שלכם כל כך התברכה בהם. בשם הממשלה ובשמי אני מבקשת לברך את תושבי עמק יזרעאל. עברכם המפואר מאחוריכם. עתה, חמושים במורשת של עמידה באתגרים, ביופיו של העמק ובדור המשך כשרוני ומבטיח, אתם ביחד אתנו צופים אל הבאות.

אני מודה לך, גברתי השרה. ובכן, תם הנושא הזה. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: עלייה במחירי הביצים והחלב, הצעות דחופות לסדר-היום מס'

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, היא איננה.

חברי חברי הכנסת, באתי לספר לעוסקים בדבר במשרד האוצר, שכשמדברים על קוטג', לא בהכרח מדובר על פיסת נדל"ן. במדינת ישראל ב-2011, הסבסוד של מוצרי היסוד אינו קיים יותר. במקום זאת, ישנו פיקוח על מחירי המוצרים, מעין יציר כלאיים, שנוח יותר ליישום מדיניות האוצר. אולם גם את המדיניות הזו מעוניין האוצר לבטל, בטענה שהדבר ייצור שוק חופשי ויביא לצניחת המחירים. שוק חופשי, חברי כנסת, שמענו את זה מתישהו, לא? שנת 2005, אי-שם, כשהאיר את עינינו ראש הממשלה כיום ושר האוצר דאז בנימין נתניהו, בשבחו את תורת כלכלת השוק החופשי, כמובן עם תימוכין של יודעי דבר בתחום בדמות מומחים לכלכלה, חתני פרס נובל וכו'. אז, ב-2005 נאמר לציבור, שכדרך קבע נתפס בעיני האוצר כהדיוט מוחלט, שכדי להוביל להוזלת מחירים יש להביא לרפורמה מקיפה, אשר תביא לביטול הפיקוח על רוב המוצרים, כמו קמח, אטריות, פסטה, גבינות ועוד. לפי הסברו של שר האוצר דאז, קביעה של תקרה למחיר המוצרים השונים מדכאת תחרות בין היצרנים, ובסופו של יום פוגעת בכיסנו כצרכנים. על כן, הוא הסביר שצריך שוק חופשי שיוביל להוזלת המחירים.

במציאות של שנת 2011 אנו עדים לזינוק במחירי המוצרים, שהיו עד לאותה העת תחת פיקוח.

לדוגמה, זינק מחיר ה"קוטג'" מ-4.80 שקלים לכמעט 7 שקלים ב-2010, ול-7.5 שקלים ב-2011. אני רוצה לפנות מכאן לראש הממשלה, לשר האוצר, ולומר שאני בסך הכול בוגרת תואר ראשון ותואר שני במינהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב, וכנראה אין לי הכלים הפיננסיים שיש לכם, כמבינים הגדולים בכלכלת השוק החופשי, אבל כשאני הולכת לסופר לקנות "קוטג'" לילדי ורואה את המחיר המופקע, אני יכולה להגיד לכם דבר אחד: הפסיקו להתייחס לעם בישראל כטיפש, הפסיקו לזרות חול בעיניו, הפסיקו להתייחס לעם ישראל כאילו התורה ניתנה לכם, אדוני ראש הממשלה ושר האוצר. אדוני ראש הממשלה, כשיצאת לעשות לביתך והרווחת, לפי הפרסומים, ועיני לא צרה בך, כ-200,000 שקלים לפחות להרצאה, אתה יכולת לקנות בכסף הזה של יום עבודה מפרך במיוחד כ-27,000 גביעי "קוטג'". זה יישמע לך מוזר, אדוני ראש הממשלה, ממרום מגדל השן, אבל בישראל ישנן משפחות שאינן מסוגלות לרכוש גביע "קוטג'" אחד. נא לסיים. אני מסיימת עוד דקה, בבקשה. ישנה אגדה אורבנית המספרת כי גולדה מאיר באה פעם למפגש עם עיתונאי ושאלה מדוע אינה שומעת על טרוניות של הציבור שמדבר עליהן העיתונאי. אמר לה עיתונאי אחד נבון: כי את כנראה לא נוסעת באוטובוסים, גברתי ראש הממשלה. חברי ממשלה יקרה, אל תיסעו באוטובוסים, אבל לא יקרה כלום אם תוציאו ראשכם מהווילה שלכם בקיסריה או ממרום דירתכם ב"מגדלי אקירוב", או מהווילה שלכם במוצא-עילית, ותביטו בעיני הציבור, כי הציבור במדינת היהודים קורס תחת גזירותיכם. אתם אולי רואים ב"קוטג'" איזשהו פתרון דיור זמני בדרך להשגתה של הווילה שלכם, אבל בשביל חלק מהאזרחים במדינת היהודים זוהי ארוחת הבוקר היחידה שיש להם לתת לילדיהם. היום מציע האוצר לבטל לחלוטין את הפיקוח על המחירים, אפילו על מעט המוצרים שנשארו תחת פיקוח. ואני שואלת את ראש הממשלה ואת שר האוצר: כמה רחוק אתם רוצים ללכת? כמה קרוב אל סף תהום אתם רוצים להוביל את הציבור במדינת ישראל? לציבור נמאס מעליית המחירים חדשות לבקרים של הביצים, הדלק, הלחם, ושל מה לא. חברי הקואליציה, אתם מנצלים כוחכם כקואליציה דורסנית. חברת הכנסת, חברת הכנסת, אני מסיימת עוד פסקה אחת. לא, תבקשי. כמה עוד זמן את צריכה? 20 שניות.

אני נראה לך דורסן? כל העדינות שלי, את אומרת לי "דורסני"? לא מבין אותך. אדוני חבר הכנסת נסים זאב, אולי אם היית שר, אז הדברים היו שונים. כדאי לך לדבר עם הרב עובדיה יוסף. הגיע הזמן לשים אולי אנשים כמוך שם, לא? חברי הקואליציה,

אתם מנצלים את כוחכם כקואליציה דורסנית לכפות את גחמתכם על הציבור בישראל, אולם אני אומרת לכם מעל במה זו, גברתי השרה, סגנית השר, שרה. שרה.

לא קראתי תקשורת, מה אני אעשה. גברתי השרה, אז עוד יותר את צריכה לקחת ברצינות את מה שאני אומרת לך: לא לעולם חוסן. יגיע היום והציבור יבוא עמכם חשבון על אטימות לצרכיו ולמצוקותיו, ועל העובדה כי אתם, גברתי השרה, רואים בו שפני ניסיונות, בניסיונותיכם לבחון באמצעותו את התיאוריות המקרו-כלכליות. וכמו שאומרים, הניתוח הצליח, החולה מת. אז התיאוריות המקרו-כלכליות של ראש הממשלה ושר האוצר הנוכחי, ושר האוצר דאז, כנראה לא כל כך עובדות במדינת היהודים.

תודה רבה. חברת הכנסת לוי, בבקשה. שינינו, ברשותך, חבר הכנסת עפו אגבאריה, בגלל שיקולי ניהול ישיבה. תרגום, למי שלא מבין. הוא שאל אם בירכתי את התלמידים כי הם מאום-אל-פחם וגם הוא מאום-אל-פחם,

אמרתי שבירכתי. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני צריכה להגיד, המעטים שנשארו כאן, ואני רוצה לתת לך דוגמה קטנה, כי כבר קטונתי מלבוא ולהעיר פה ולהגיד פעם אחר פעם, ודוח אחרי דוח, כמה הדברים הם לא בסדר, כמה צריך לשנות אותם. אני חייבת להגיד לך שאתמול ישבתי במקום שלך, ניהלתי את הישיבה בזמן הדיון שהיה על שידורי "גלי צה"ל" וחלילה וחס, אינני אומרת או רומזת שהוא לא חשוב. פעם ראשונה שלא הפסיקו להגיע אלי בקשות להירשם לדיון, בלתי פוסקות, כל רגע נוסף עוד חבר כנסת והמליאה התמלאה, כי רזי ברקאי וספי עובדיה ישבו שם למעלה ופיקחו. וכנראה חברי הכנסת פה, לפחות חלקם, חלקם גם כאלה שקוראים לשוויוניות ואומרים שיש יותר מדי פערים בחברה, היה להם כל כך חשוב לדבר בנושא הזה, היה להם כל כך חשוב להגיד למה צריך להציל את "גלי צה"ל", ועל הדרך גם היה להם נוח לתקוף את אהוד ברק. מייד לאחר מכן היה דיון בנושא שכר המינימום. היית צריך לראות באיזו מהירות התרוקנה כאן המליאה. אז אני חייבת להגיד, חלק מחברי הכנסת באמת נשארו, אבל חלק לא מבוטל מהם,

לסערת רגשות וללא מעט עצבים, כי אנחנו מייצגים ציבור, וכדי שאנחנו נוכל לדבר ב"גלי צה"ל" ולהתריע על דברים שקורים, אנחנו קודם כול צריכים להיות קשובים לעם, ולא להיות רק אלה שנהנים מכך שמזכירים את שמנו אחת לשבוע בתוכנית פופולרית כזו או אחרת, ולא משנה מה. כי נדמה שכשאנחנו מדברים על הנושא שהוא היום על סדר-היום, אנחנו מדברים על סוג של ריאליטי. אבל הוא לא מגיע לכולם, כי יש אנשים שמבחינתם הישרדות זה תוכנית ריאליטי בערוץ-10, זה דן מנו,

זה בכלל לא מדבר על מה שקורה היום, על ההישרדות של לא מעט משפחות. למעלה ממיליון וחצי בני-אדם נמצאים היום בהישרדות יומיומית, איך להאכיל את הילדים שלהם? על מה הם צריכים לוותר? על מה עוד הם צריכים לוותר? אנחנו כבר לא מדברים על הדלק, על המים, שבשלוש השנים האחרונות מחיריהם עלו ב-40%. עכשיו מדברים על כך שגם החשמל הולך להתייקר בלא מעט כסף. אני לא באה למצוא אשמים, כי יגידו לי: עסקאות הגז עם המצרים זה לא משהו שתלוי בנו, שנת בצורת זה לא משהו שתלוי בנו. אבל יש דברים שהם תלויים בנו,

איפה הממשלה נכנסת? איפה הממשלה מתערבת? איפה הממשלה דואגת לצדק? אני לא מדברת על חמלה, חמלה זה לפנים משורת הדין. זה כאילו אנחנו חייבים. אנחנו בעצם מגייסים את עצמנו, ועושים משהו שאיננו חייבים בו. המדינה חייבת. אנחנו שכחנו לרגע שבדמוקרטיה הריבון הוא העם. מדינה נוצרה על מנת לספק את הצרכים הבסיסיים ביותר של אזרחיה. לא ייתכן שלמעלה מ-800,000 ילדים חיים מתחת לקו העוני.

עם העלייה של מחיר הביצים, החלב, הדלק, כי אז יש שינוע של הביצים והחלב, גם על זה צריך לחשוב, וכל המוצרים הנלווים.

זמנך תם, אבל לפנים משורת הדין אני נותן לך עוד דקה. אני מודה לך מאוד. כי כאשר מחיריהם של המוצרים הבסיסיים האלה עולים, יש לזה נגזרות. איך אומרים באוצר? השלכות רוחב. אז יש לזה השלכות רוחב, והשלכות הרוחב האלה מגולגלות לפתחו של הצרכן הפשוט, למשפחה שקשה לה לעמוד ולהאכיל את הילדים שלה, והאמא צריכה להיות מאוד יצירתית. היא צריכה לאלתר ארוחות ממה שאין.

זה כמעט הזכיר לי את תשדיר הבחירות של שנות ה-80. גם האבא, טוב, שוויון, אז שוויון עד הסוף. אבל בשנות ה-80, אתה זוכר? למפלגת העבודה היו "הגשש החיוור", וכשהם דיברו שם על הביצים, הם ישבו והתחילו לנסות לגרד את הביצה. זה היה אחד התשדירים החזקים, אני חושבת. הם חיפשו אולי המחיר הזה, מסתתר שם משהו. אולי כרטיס גירוד, אולי מפעל הפיס, אולי ביצת הפתעה. חברים, זה אפילו לא ביצת הפתעה של "קינדר". הביצה היא אותה ביצה, המחיר שלה הוא באמת כמו מחיר של דברים שאיננו יכולים להשיג. עכשיו, יש לזה השלכות. אפילו ה"במבה" עולה. היום ה"במבה" 5.5 שקלים, וזה מוצר בסיס של ילד, זה חטיף לילד. אני רוצה להגיד לך עוד משהו: אנחנו מתבשרים גם שתהיה עלייה של למעלה מ-10% בשנה הזאת, בנוסף לעלייה של עד 5% בשנה שעברה. במצטבר זה כבר 15%, כאשר הכול תקוע. יש צמיחה במשק, 5% והממשלה לא מחזירה בחזרה לרווחה אפילו לא 2.5% מכך, ואנחנו נתקעים עם אותה קטסטרופה. תמו חמש דקות. חמש דקות תמו.

אני חייבת להגיד, בנושא הזה עלו על הטרמפ הזה כל החברות למיניהן: "תנובה", "שטראוס", עכשיו גם "אסם", וכולם מגלגלים את העלויות, כי הם לא רוצים לחתוך ברווח שלהם, אז הם מגלגלים אותן לחוליה הבאה בשרשרת, עד שזה מגיע למשפחה הקטנה, וכבר לא נותר לאן לגלגל את זה. כי אם עלה מחיר הקמח, המים, החשמל, הביצים, אז הם צריכים להעלות, כי הם לא יחתכו ברווח, ולמשפחה אין לאן לגלגל, והיא נשארת עם כל המעמסה עליה. תמה הדקה השישית.

גדי לסין, אני חייבת להגיד לכם שהוא מנכ"ל "שטראוס" ויושב-ראש איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים. פרט לכך שהוא אומר שעלו בעוד 10%, יש לו הצעה מדהימה איך להתמודד עם המשבר הזה. אני שומר על רמה מקסימלית של איפוק. ומה שהוא אומר, ואני מצטטת, הוא מציע לפתור את הבעיה, חלוקה שונה של המשאבים.

מה זה חלוקה שונה של משאבים במה שקשור למוצרים הבסיסיים של האוכל? ובזה אני מסיימת, אדוני כבוד היושב-ראש, ואני גם מודה לך על הזמן. אנחנו לא מדברים על מותרות, אנחנו כבר לא מדברים על חוגי העשרה, אנחנו לא מדברים על תקשורת, אנחנו לא מדברים תיאטראות, כי לאלו כבר לא נותר את זה. כל שנותר לנו, להיות קצת אחראיים. לא להצביע על מי אשם, מי לא אשם. בואו נשאיר את זה בצד, בואו נעזור למי שצריך לעזור. זו חובתנו, והלוואי שפעם הבאה יהיו פה הרבה יותר חברי כנסת.

אני אשקול להזמין את רזי ברקאי ואת ספי עובדיה, או השדרן המתחלף פה על הכיסא.

תמו שבע הדקות שלך. נא לגשת כדי להחליף אותי בניהול הישיבה.

לגשת. אני קורא לחבר הכנסת אחמד טיבי להשתתף. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. לרשותך שלוש דקות, וניתן לך הארכת זמן אם תצטרך. תודה רבה. אומרים שלא בוכים, מה זה הדבר הזה? חברת הכנסת יוליה שמאלוב. אומרים שלא בוכים, החלפנו כיסאות. גברתי היושבת-ראש, אומרים שלא בוכים על חלב שנשפך,

כנראה שבגלל התייקרות החלב, המשל הזה והביטוי הזה, צריך לחשוב עליו פעמיים. כי ממשלת הליכוד, שמבטיחה הרים וגבעות בנושא הכלכלי-חברתי לציבור, שוב מפירה את ההבטחות, ושוב עולים מחירי מוצרים, מוצרי יסוד: חלב על נגזרותיו, ביצים, דלק לאחרונה. ואני מסתכל על המליאה, גברתי היושבת-ראש, ושואל: איפה חברי הכנסת של הליכוד? אני מבקש מהצלם להפנות את כל המצלמות אל החלק הזה. גם בקדימה אין נציגות.

יש מה לראות. גם השרה אורית נוקד, גם חברת הכנסת עינת וילף,

אבל מלבד העצמאות אין כלום באגף הזה, לא מירי רגב, לא דני דנון, לא אקוניס. מי היה עוד שם? לא כרמל שאמה. מי בדרך כלל מדברים שם על, אלה אופוזיציה. אבל אלה כל הזמן אומרים שאנחנו בעד, תבחרו בנו, פריפריה, שכבות חלשות, מצוקה וכדומה.

דיונים, דיון חשוב על התייקרות, על התייקרות, אפילו כדי שאני אדייק, נדמה לי שאין מציע בין המציעים, אין מציע מהליכוד. לא, מירי רגב היתה בין המציעים. מירי רגב יש לה הצעה רגילה, אבל היא לא פה. היא תגיע, היא תגיע. מתי? כשיעלו עוד פעם את מחירי החלב? אני רוצה לתת,

גברתי היושבת-ראש, דוגמאות לעליות האלה, כדי שהציבור ידע על מה אנחנו מדברים. מחיר החלב 1% או 3% שומן בשקית צפוי לעלות בעקבות ההחלטה מ-4.75 שקלים ל-5.03; חלב בקרטון, מ-5.95 שקלים ל-6.30 שקלים, 100 גרם חמאה ארוזה יעלו מ-3.09 שקל ל-3.27 שקל, גבינות, מחיר קילוגרם גבינת "גלבוע" יעלה מ-39.27 שקלים ל-41.62, גבינה קשה "עמק" תעלה מ-41.43 ל-43.9, מחיר גביע שמנת חמוצה, מ-2.08 שקלים ל-2.2 שקלים, גביע "אשל" יעלה מ-1.47 שקלים ל-1.55 שקלים, גביע "גיל" מ-1.37 שקלים ל-1.45 שקלים. יש גם מה שקרוי collateral damage, נזק נלווה. גם חברת "יוניליוור" תעלה את המחירים. בבקשה: מחיר מרגרינה "בלו בנד" עולה ב-15%, עד 6.37 שקלים, שמן מזולה, ב-20%, עולה ל-20.5 שקלים, ממרחים עולים ב-9%; מחיר שמפו "פינוק" עולה ב-5%. כל המחירים האלה, חבר הכנסת עפו,

ומירי רגב לא פה, דנון לא פה, אקוניס לא פה, ראש הממשלה נתניהו לא פה, שר האוצר לא כאן, כי הם מתעמרים בשכבות החלשות, לא מתחשבים בצרכים שלהן. יש להם רק ססמאות. זאת קואליציה שיודעת לבוא לכאן בימי שני ורביעי, כאשר הם באים למשכן, להפריח ססמאות, אבל להיעדר מהדיון הכי חשוב השבוע. הדיון הזה הוא הדיון החשוב ביותר בשבוע הפרלמנטרי הזה: עלייה במחירי מצרכי יסוד, חלב וביצים. לכן הציבור צריך להעניש את אלה שהמושבים שלהם נשארו ריקים בהשארתם ללא מושבים בכנסת הבאה. תודה רבה. תודה רבה לך. אני קוראת לבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת עפו אגבאריה.

שזו אחת המלים הכי משומשות במדינת ישראל. אני מקווה שכולם הבינו. שימושיות, סליחה, שימושיות.

תשאלי את זה את נסים. נכון שפה רשמית? טוב, אדוני היושב-ראש, למה אתה עצוב? למה אתה עונה ככה בעצב על השאלה הזאת? "ספתח" זה בבית-כנסת, מי פותח את, אוקיי. בבקשה.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 אני באמת תוהה, כשמדברים על דבר כזה, על הצעה כזאת, באמת כל כך חיונית לכל המפלגות, משום מה האנשים שלפני הבחירות באים ומדברים ליותר מ-50% מהאוכלוסייה, ל-70% ו-80%: אנחנו נטפל בבעיות היומיומיות שלכם, לא רק בשלום עם הפלסטינים, שהוא לא מטופל, אלא אנחנו נפתור את בעיות הדיור, את היוקר, את בתי-הספר, זאת אומרת החינוך, הבריאות. אבל כשמדברים על דברים באמת כל כך חיוניים, אנחנו לא רואים אף אחד. אז איפה המצע שלהם? מי תומך במפלגות האלה? אני חושב שבמיוחד מפלגת הליכוד, שהרוב המוחלט שלה הם מהשכבות החלשות, שדווקא הייקור הזה פוגע בהם. אנחנו יודעים שאוכלוסייה גדולה במדינת ישראל היא מתחת לקו העוני, אבל מה לעשות, אלה שנפגעים, לא רק שהם נפגעים פעמיים, גם האוכלוסיות החלשות יותר. האוכלוסיות החלשות זה האוכלוסייה הערבית, שכ-50% מהם גם כן מתחת לקו העוני, ואוכלוסיות חלשות כמו למשל האתיופים או הקווקזים, שאנחנו רואים וכולכם ראיתם באיזה מצב הם חיים ואיך הם משתכרים כך שהם לא יכולים להגיע לאיזשהו איזון בתקציב שלהם, כדי לחיות את החיים בצורה נכונה. זה נורא כשאז אמרו שעלו מחירי הנפט, למה, בגלל המהומות בלוב. אתם זוכרים? שהעלו את מחירי הדלק בצורה דרמטית בגלל המהומות בלוב. אז מה קרה במדינת ישראל? מה קרה עם הפרות ועם התרנגולות? הפסיקו להטיל ביצים? הפסיקו לתת חלב? אצלכם במשק הפרות הפסיקו לתת חלב? נדמה לי שהפרות במדינת ישראל, המקום, הן אולי הכי פוריות בכל העולם, לפי כל הסטטיסטיקות, אז מה קרה? למה צריך, דווקא את המוצרים הבסיסיים האלה, שכל אדם שלא יכול לאכול לארוחת בוקר לא פשטידות ולא נקניקיות ולא פסטרמות למיניהן, שהעשירים יכולים להרשות לעצמם המוצרים בסיסיים, שזה חלב וביצה, לתת לילדים במשפחות ברוכות ילדים, גם של חרדים,

לא רק של ערבים, לתת להם את הדברים הבסיסיים. מה קורה במשפחות האלה? את זה אני ראיתי ולזה עד, שהמשפחות האלה מתחילות לחסוך גם במקומות אחרים. גם ככה לתרופות אין להם מספיק כסף. את הכסף שהם מקבלים הם רוצים לחלק, וזה בדרך כלל במשפחות ברוכות ילדים, שהן מתחת לקו העוני. אז גם התחלואה יותר גדולה, גם ההוצאות על הילד יותר גדולות, כאשר יש יותר ילדים, ובאותו זמן מעלים להם את מחירי הדברים הבסיסיים. אני לא יודע איך ממשלה שאומרת שחרתה על דגלה את המצע החברתי הולכת בכיוון הזה. מה מתברר? ההיפך הגמור. אני רוצה שכל אזרחי מדינת ישראל ישימו לב לזה שהממשלה הזו לא מיטיבה לא עם העניים ולא עם השכבות החלשות, והדגל החברתי הוא לא שלה. היא רק מתכננת מלחמות, והמלים על דמוקרטיה לכולם זה שקר אחד גדול. הדמוקרטיה צריכה לתת לבן-אדם לחיות בכבוד, לא רק לדבר, לא רק לבוא ולהגיד: הנה, אם אתה ערבי ובא לדבר בכנסת, זו הדמוקרטיה.

אז גם לתת לבן-אדם לחיות בכבוד, להתפרנס בכבוד, להאכיל את הילדים שלו בכבוד, זאת הדמוקרטיה, והממשלה הזאת היא אנטי-דמוקרטית. אני מודה לך, חבר הכנסת עפו אגבאריה. יעלה ויבוא חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני תוהה, גם אחרי מה שאמרתי, ואני מסכים עם חברי חבר הכנסת עפו אגבאריה, תמיד אומרים, מטיפים לנו חברי הכנסת של הליכוד: למה חברי הכנסת הערבים מדברים על הסכסוך, מדברים על עניינים מדיניים? הנה לכם נושא כלכלי חברתי ממדרגה ראשונה, ומי נמצא כאן? זה לא מספיק,

עפו אגבאריה ועוד כמה חברי כנסת יהודים. מי לא נמצא כאן? כל סיעת הליכוד, שמטיפה לנו מוסר כל הזמן. כדאי שהתקשורת הישראלית תעביר את המחזה הזה. אתה צריך לעשות את זה הרבה, אדוני היושב-ראש, איך זה להרגיש כאשר קוראים לכם "עוד כמה חברי כנסת יהודים", למרות שאתם ממפלגות שונות? אדוני היושב-ראש, תפרסם את זה יותר. כי לפעמים אומרים "חברי הכנסת הערבים". יש קונסנזוס בין אלה שנשארו, כי אני חושבת שכולנו באיזשהו אופן, יהודים וערבים, העניינים החברתיים האלה נוגעים לנו. אני חולק שבחים לאלה שנמצאים כאן ותוהה מה עושים אלה שלא נמצאים כאן. אדוני היושב-ראש, תשים לב כמה נשים יש באולם. סגן יושב-ראש הכנסת, ואתה פוגע ופועל לא על-פי הזכות ולא על-פי התקנון, ואני חושבת שאסור לך, בפועל, לפגוע בבן-אדם ובחברי הכנסת ובכבודם. תיקח את זה בחשבון, כי אנחנו נגיש בקשה ותלונה לוועדת האתיקה,

פה הוא צודק. חכה, חכה, אני מבקש ממך להמתין. בואו נרחיב את היריעה בנושא החשוב הזה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, אני מנצל את הסמכות שלי, הסמכות האבסולוטית שלי,

כיושב-ראש הישיבה, ורוצה לתת לך להסביר את עצמך. אתה פועל פשוט לא כדין, מה, איך, בבקשה. אני לא אסביר את זה, אנחנו נדון על זה,

הציבור. יש מצלמות, הציבור רוצה להבין מה זה לא כדין, מה לא בסדר שיושב-ראש עשה שבעקבותיו את רוצה להגיש תלונה לוועדת האתיקה? היא לא על-פי דין ולא על-פי התקנון ואנחנו, לציין שחברי כנסת שיזמו לא נמצאים? אני חושב שלא רק שזו סמכותו של היושב-ראש, אלא שזו חובתו של היושב-ראש. היושב-ראש ריבלין,

בעיקר בזמן 40 חתימות, הוא כמעט קורא לאנשים הנמצאים בשמם ולאלה שלא באים גם כן, וטוב שהוא עושה את זה. אבל יפה שאת פה, אנסטסיה. אדוני היושב-ראש, ולהגיד שאתה צריך לעשות הצעות לסדר חברתיות של ערבים ישראלים שאתה באת לייצג, כל יום, ולעזוב את פלסטין כבר. לעזוב. לטפל בזה. להשאיר את פלסטין לך?

אני אטפל, את רוצה שאני אעזוב את פלסטין בשבילך? כן, אני אטפל בזה יותר טוב. את תטפלי בהם? את תטפלי בהם? יותר טוב מכם, בטוח.

תספרי, חַסְבַּנַא אלְלַה וַנִעְם אל-וַכִּיל. זה עכשיו לא בסדר. אני אגיד לך מה אמרתי לו. אדוני היושב-ראש, לא מכבודו שאנחנו, הוא יפוצה פיצוי מלא על עוגמת הנפש שנגרמה לו. אני לא בטוח שנגרמה לו עוגמת נפש. תן לו להתחיל לדבר.

שלוש דקות במובן של שש. אדוני, אני מדבר אליך, אדוני היושב-ראש. בבקשה, אדוני. שימו לב איך מדרישתך, בקשתך הלגיטימית שנעסוק בעניינים חברתיים, לא אמרתי שתעסקו רק,

באלה שמטיפים. תעסוק גם בדברים מדיניים. אמרת בצדק שחבר הכנסת עפו אגבאריה עוסק בעניינים חברתיים, וציינת שאנשי הליכוד לא נמצאים פה,

שחברי כנסת הערבים שנמצאים פה, עפו ואחמד נמצאים כאן, ואלה שמטיפים להם מוסר לא נמצאים כאן.

וככה נסחפנו בוויכוח לנושא של פלסטין כן פלסטין לא. שוב ברחנו מהנושא החברתי.

נסחפנו כולנו שוב, גם לסכסוך יש היבט כלכלי-חברתי.

אבל אני מציע לא רק שהנציגים הערבים בכנסת יעסקו יותר בעניינים חברתיים,

חברי הכנסת של הליכוד וגם חברי הכנסת כולם יעסקו יותר בעניינים חברתיים מאשר בעניינים מדיניים, שיש לנו השפעה קטנה מאוד עליהם. אני גם מסכים עם חברת הכנסת לוי אבקסיס, שכשיושבים פה שני עיתונאים, כל המליאה מלאה, כי עוסקים ב"גלי צה"ל". וכשעוסקים במיליון ילדים ובאנשים רעבים המליאה כמעט, לא ריקה, אבל נמצאים בה מעט אנשים. אני באמת רוצה לעסוק בעניין של ההתייקרויות האלה. מישהו אמר לי דבר, אני מתנצל מראש ואומר שאני לא כל כך מתמצא במחירי מכולת, אבל אמרו לי שמחירי הביצים והחלב עלו בשנה האחרונה בעשרות אחוזים. אני שואל: איזו מדינת רווחה היתה לנו לא מזמן, שעם כל הוויכוחים הפוליטיים הענייניים ידענו, אני כבר הזכרתי את זה ואני אזכיר שוב, שהיה פה שר אוצר בשם פנחס ספיר, שהיה שואל כל בוקר, או אומר שהוא שואל כל בוקר את עצמו: איך אני מאכיל 3 מיליון פיות? היום לא צריך להגיד את זה בכלל. עומד ראש הממשלה בקונגרס הציוני בוושינגטון, וזה לא טעות דפוס, כן, זאת לא טעות דפוס. כן, זאת היתה כותרת באחד העיתונים, ב"ישראל היום". אגב, אני רוצה להעיר לחברת הכנסת מיכאלי שאני כיושב-ראש לא ניצלתי את סמכותי להוציא אותך מהמליאה כי שוחחת בטלפון לפני דקה. עומד ראש הממשלה בקונגרס, ואני מניח שהוא מתגעגע ומצפה שלפחות בכנסת תהיה לו כזאת תמיכה, והוא מספר שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ויש בה רווחה, ויש בה כל כך הרבה טוב ומיטיב.

אנחנו כולנו שמחנו בהצלחתו והרגשנו תחושה מאוד טובה, אבל הוא לא סיפר להם ששקר ענו בעולם לומר שמדינת ישראל יש בה צמיחה. יש בה צמיחה, גם אצל מובארק היתה צמיחה. מצרים צמחה על גדות הנילוס בווילות ובקוטג'ים. גם מדינת ישראל צומחת. תשאלו את האחים עופר ו-13 המשפחות העשירות איזו צמיחה גדולה יש במדינת ישראל. ודאי שיש צמיחה, אבל משום מה יש צמיחה, במיליון עניים ו-800,000 ילדים אמרת? למעלה מ-850,000 ילדים מתחת לקו העוני ו-1.5 אנשים. 850,000 ילדים מתחת לקו העוני. מישהו יכול לבוא לוושינגטון ולהגיד שבמדינה של 7 מיליון אנשים, שהוא מייצג מדינת רווחה? לספר ל-OECD ולספר לכולם כמה זאת מדינת רווחה? אני רוצה לומר לכם שזה נראה לי,

שזאת מדינה דמוקרטית בגלל שכל אחד יכול לצעוק פה, וזה נכון. כמה זמן אדוני צריך? כבר עברו שש דקות? 4.5 דקות. 4.5, אז עוד דקה וחצי, אני מאוד מצטמצם. אבל אתה לא חושב שיש לכם אחריות להנצחת העוני בהדגשים של לימודי ליבה? יש לנו אחריות בהנצחת העוני בדבר אחד, שהשלמנו 63 שנה עם מדיניות קיפוח ואפליה נוראה. נלחמנו רק על דברים של "יידישקייט", מה שנקרא, דברים של השקפות ודעות, ולא נלחמנו על המנגנונים שבנו מערכת ששוללת את זכות התעסוקה מאדם חרדי שאין לו התארים וכל הדברים האלה שהחברה החילונית החליטה שהם דרושים כדי לקבל משרה ממשלתית. 700,000 משרות בשירות הציבורי חסומות בפני אנשים משכילים שהשכלתם איננה השכלה על המחקרים הסיניים אלא השכלה תורנית של אלפי שנות העם היהודי. אין שום מניעה להשיג. שתי משפחות עובדות עם השכלה אקדמית, אין בהן עוני.

זאת הבעיה? למה אין בהן עוני? את אמרת נכון, כי הם מקבלים משרה ציבורית, הם מתקבלים בבנק. אני רוצה לספר לך שנשים חרדיות משכילות, גם אקדמאים נמצאים מתחת לקו העוני. הקשיבו נא. נשים משכילות חרדיות, עם תואר בהוראה, אני אומר לכם,

יושבות בבנקים כפקידות. הן יכולות להתקבל רק מטעם חברות כוח-אדם, ב-22 שקל לשעה, ולא מתקבלות כעובדות הבנק, כי לא מכירים בהוראה של "בית יעקב", שזה נשים משכילות ביותר. על זה היינו צריכים להילחם. זאת אשמתנו שלא דרשנו שהשכלה תורנית תיחשב לפחות כהשכלה אקדמית שאיננה רלוונטית למקצוע. כמובן, אני מדבר, אקוויוולנטי לתואר אקדמי שאיננו רלוונטי. מובן שמי שרוצה להיות רופא צריך ללמוד רפואה. העובדים הסוציאליים חיים מתחת לקו העוני. בוא נודה,

נכון. גם להיות עובדת סוציאלית זה מאוד קשה. ברוך השם, בזמן האחרון כבר יש כל מיני אפשרויות שגם נשים חרדיות תוכלנה להיות עובדות סוציאליות. אבל המציאות היא ש-850,000 ילדים רעבים אינם תעודת כבוד, וזאת תעודת בושה לדמוקרטיה הישראלית. אי-אפשר להגיד שזאת דמוקרטיה בזה שאפשר לצעוק פה. זה נכון שאפשר לצעוק, אפילו יותר מדי. שמעתי את חברת הכנסת שמאלוב והזדהיתי עם הרבה ממה שהיא אמרה, רק לא הבנתי מה היא עושה בקדימה, חברת הכנסת שמאלוב. הרי קדימה בממשלת שרון, זאת היתה הממשלה שהחליטה לחולל מהפכה במדינת ישראל, להפוך אותה ממדינת רווחה למדינת רווחים. בעוונותי, גם הליכוד היה אז בממשלה, וגם עוד אחרים שהיו בממשלה, בשנת תשס"ג, ב-2003, והמדינה החליטה, במקום לתת לאזרחים ולקחת מהם מסים כדי שיוכלו לתת להם, אז רק לקחת ולקחת. כמעט כבר אין היום שירות ממשלתי שניתן בלי כסף, בלי תשלום מלא. אם היו עושים outsourcing, מיקור-חוץ לרוב שירותי המדינה, זה היה עולה לנו יותר זול מאשר תקציב של 700 מיליארד שקל בשנתיים, שזה 350 מיליארד שקל בשנה. היינו יכולים לעשות את זה הרבה יותר זול. לכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, שהכנסת תדון, אם בוועדת הכלכלה או בכל ועדה אחרת שתיקבע, הרווחה.

להחזיר,

אני אומר משהו מאוד סוציאליסטי ונורא: להחזיר את הפיקוח על מוצרי היסוד.

אני לא מתבייש להגיד את זה: להחזיר את הפיקוח על מוצרי היסוד, שזה ביצים, חלב ולחם. המדינה לא תצטרך לסבסד כל כך הרבה. היא מסבסדת מספיק את אילי ההון, ואין לי נגדם שום דבר. תודה רבה לכם. אני מודה לך. גברתי השרה, בבקשה, הבמה שלך. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית אני חייבת להבהיר שמדובר בעליית מחירים של מוצרי שהם בפיקוח, אז, עוד יותר חמור. אוקיי, אבל צריך לדעת את העובדות. עכשיו אני אתן את ההסבר, ויכול להיות שכשתשמעו אותו אז תבינו.

אני גם חושבת שבאמת יש איזה טעם לפגם כאשר אנשים לא נמצאים ומחתימים כאן קבוצות שלמות של אנשים. בשביל זה אני לא תקפתי את הממשלה. אינני יודעת מה הסיבה שאנשים אינם כאן.

יכול מאוד להיות שבדרך כלל הצעות לסדר-היום הן ביום רביעי, וזה יום ירושלים, וביקשו שההצעה הזאת תעבור הפעם, וחלק מחברי הכנסת, שבדרך כלל בימי שלישי נוהגים לסייר, אינם. חבל שהם מחתימים. אולי הם מוזמנים לחתונה מסוימת?

אגב, יכול מאוד להיות שחלק מחברי הכנסת ישמעו את מה שאני אומרת, ויכול להיות שגם יבינו שמקור עליית המחירים בתקופה האחרונה הינו עליית מחירי האנרגיה, עליית מחירי הגרעינים והשינויים שחלו בעלויות הייצור של החלב הגולמי מאז העדכון הקודם בחודש יוני 2009. מחודש יוני 2009 לא העלו את מחירי החלב.

אבל זה לא משנה את המציאות. אבל צריך לדעת שאין מה לעשות. הממשלה צריכה לאזן. לא משנה, אנחנו לא באים למצוא פה אשמים.

מאוד הסכמתי עם מה שאמרת לגבי החוק של "גלי צה"ל", מאוד הסכמתי. אבל פה אני חושבת שצריך להבין את העובדות.

השאלה איפה הממשלה והכנסת כדי להציל את החלשים, זאת השאלה.

לגבי מחירי החמאה, נדמה לי שחברת הכנסת יוליה התייחסה לזה, הם עלו בשיעור גבוה יותר משאר המוצרים לאור העובדה שמחירי השומן והחמאה בעולם התייקרו מאוד בשנתיים האחרונות. אני רוצה לציין שבחודש ינואר האחרון מחיר החמאה התעשייתית עלה בשיעור של כ-30%. העלאת מחירי המוצרים נעשתה בהתאם לנוהל הקבוע ועל-פי המלצות של ועדת המחירים שמשותפת למשרדי החקלאות והאוצר. הוועדה המליצה על העלאת מחירי, כשהמחירים יורדים בעולם, זה יורד גם פה?

אני רוצה לציין שהוועדה המליצה על העלאת מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח בשיעור ממוצע של 6.5% ו-4.7% בהתאמה. אני רוצה לציין שבעדכון הקודם, שחל לפני כשלוש שנים, חלה הוזלה של המחירים בשיעור של כ-4.5%, כך שהעלייה כולה בשלוש השנים האחרונות מסתכמת בכ-2% בלבד. אז מדובר בשינויים גלובליים במחירי הסחורות, והם אינם ייחודיים לארצנו. אם אנחנו נסתכל על השינוי הכולל במחירים לאורך השנים האחרונות, נראה שבסך הכול עליית המחירים לא היתה מאוד גבוהה, וברוב המוצרים העלייה לא חרגה מהעליות במדד במחירים לצרכן.

אני חייבת באמת לציין שדווקא מוצרים שבאמת הוצאו מפיקוח עלו בשיעור תלול הרבה יותר. אז אני צודקת.

אני הגשתי הצעה לסדר-היום,

אבל כרגע נעשתה רק העלאת מחירים במוצרים שהם בפיקוח.

לכן, אני מציעה להעביר את הנושא לוועדה המוסמכת.

הוועדה המוסמכת, תחליט ועדת הכנסת, משום שלי לא כל כך ברור אם הוועדה המוסמכת היא,

ועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה או ועדת הכספים. ועדת הכלכלה.

זאת התשובה. לפי דעת המזכירות, זו עבודת ועדת הכלכלה. אבל לפני שאנחנו מצביעים, חבר הכנסת נסים זאב, הצעה אחרת. בבקשה.

היושב-ראש, מעניין מאוד. כאשר במזנון הח"כים המחירים עלו ב-25%, אף אחד פה לא פצה פה. פתאום התרנגולים עלו קצת בכמה אחוזים, הביצים והחלב, וכולם צועקים געוואלד. הגרעינים שהתרנגולים אוכלים, זה לא עלה? אני רוצה לשאול אתכם.

אני לא על זה מתלונן. שיעלו את המחירים.

אבל מה עושים בעלי משפחות כאשר צריכים לתת מענה לאלה שהם באמת נזקקי סעד? האם במקביל הממשלה עושה איזה צעד להשלים את הפערים שהולכים ומתרחבים, לצערי הרב, במשפחות ברוכות ילדים, והעוני הולך ומעמיק? זו הנקודה. אפשר להעלות. ברור שבעולם כל הנושא, המוצרים עולים, חומרי הגלם עולים, מוצרי המזון עולים, הנפט עולה. מה לא עושים? מה לעשות? בעולם הערבי יש השתוללות עכשיו ויש חוסר יציבות, וזה גורם לנו לכך שהנפט עולה, וכך הכול עולה, הכול עולה לנו במחירים שאנחנו משלמים. שוב, הערבים אשמים גם בעליית מחירי הביצים כאן? אין ספק. אין ספק. יש לזה השלכת רוחב. כאשר הנפט עולה בגלל חוסר היציבות, כל המוצרים עולים. אלה העובדות.

לכן, אתה, אחמד טיבי, שאתה נמצא כרגע כיושב-ראש,

הוזילו את הבנזין, את הדלק. כן, אבל תסתכל במהלך השנה האחרונה. חבר הכנסת, העלייה של הדלק בעולם היא לפחות ב-40% בשנה האחרונה.

אז אם זה יורד ב-1% או 2%, אומנם זו הוזלה, אבל היא לא משמעותית.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהממשלה צריכה לתת דגש על משפחות ברוכות ילדים, משפחות שבאמת הם נצרכים, לתת להן מענה מתאים. תודה רבה. אבל חשוב שהציבור ישמע שנציג סיעת ש"ס, חבר הכנסת נסים זאב, אמר: תעלו את המחירים.

תעלו את המחירים. זה מה שאמרת. חשוב שאתה אומר את הדברים. אתה לא מבין. לא רק שאתה לא שומע, אתה אמרת את זה. אחר כך תיקנת את זה, לפצות במנגנונים אחרים. אתה לא רק לא מבין, אבל אתה תומך בעליית מחירים. אתה תמכת בעליית מחירים,

אבל לא בעליית דלק.

אין לך מנדט לקחת מהליכוד או מש"ס, אז מה אתה רוצה? אבל אני יכול להעיר את תשומת לב הציבור, והדברים שלו הם דברים חשובים. מדובר על חבר כנסת ותיק, שבדרך כלל נואם בסוף כל אייטם, יעני בכל נושא דיון. לפחות תנסה להבין את מה שאמרתי. אוקיי. אתם מקבלים את ההצעה להעביר לוועדת הכלכלה, הצעת השרה? אייכלר?

עפו? כן. אם כולם מסכימים. אני חשבתי רווחה, למה לא שאלת אותי, אדוני היושב-ראש? אני ואת מסכימים.

שנינו מסכימים.

אני מוצא צורך, אנחנו נצביע בשביל זה. כלכלה?

רזי ברקאי, ספי עובדיה, רם בנימיני, נא להיות במשכן בעת הדיון על עליית המחירים. גם דקל יכול להיות פה. דקל יביא יותר רייטינג.

רזי ודקל. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. ברוך השם. מי שבעד, הוא בעד העברה לוועדת הכלכלה,

הוא בעד הסרה. מה אמרה השרה?

מוצע אפוא למחוק את כותרת השוליים ואת הסימון של סעיף 5א האמור ולסמן את סעיפיו הקטנים כך שייקראו כהמשכו של סעיף 5 שהוחלף. מוצע כי תחילתו של התיקון תהא ביום תחילתו של החוק המתקן, קרי א' באב התשע"א, 1 באוגוסט 2011. בהתאם להוראות סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948, קבעה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ביום י"ט באייר התשע"א, 23 במאי 2011, בהתאם להצעת יושב-ראש הכנסת, כי אכן מדובר בטעויות טכניות. אבקש כי הכנסת תחליט על תיקון הטעויות. אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להצביע על התיקון. אני מודה לך, חבר הכנסת אמנון כהן. היות שלא נרשמו חברי כנסת לדיון, אנחנו עוברים להצבעה מיידית על הודעתו של חבר הכנסת אמנון כהן. החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),

שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הודעת ועדת הפנים אושרה.

תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ח באייר התשע"א, 1 ביוני 2011, בשעה, לפני שאני נועל את הישיבה אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת נסים זאב. מדבר בטלפון עוד לפני, תוך כדי נעילת הישיבה. זה דבר חמור, עוד לא היה דבר כזה בכנסת. אני קורא לך לעזוב את המליאה...